סלאח חמורי, עורך דין פלסטיני, תושב ויליד ירושלים, גורש על ידי ישראל לצרפת, מדינה שבה לא חי מעולם, בטרם בית המשפט העליון שמע את ערעורו. חמורי אומנם הורשע בצעירותו בקשר לפגיעה ברב עובדיה יוסף, אך אפילו בית המשפט פסק שהוא היה גורם מעכב בקשר, ושעיקר פעילותו כללה חלוקת כרוזים לנוער.

במה שמכונה מעצרים מינהליים, כלי כיבוש רודני מתועב, מבלי שהייתה נגדו ולו האשמה אחת. להפך, חמורי גורש כי פעל כעורך דין, כסנגור של אסירים פלסטינים בכלא הישראלי, והפך לדמות מוכרת במאבק בלתי אלים נגד הכיבוש ולמען זכויות אדם. חמורי מעולם לא ביקש להפוך לישראלי. ישראל פלשה לביתו, כבשה את ארצו וסיפחה את עירו. כל שביקש היה להמשיך לחיות בבית אבותיו, במולדתו, אך כעת גם זכותו זו נשללה ממנו. ממשלת צרפת כבר גינתה את הגירוש, שהוא אקט של טיהור אתני נגד אוכלוסייה ילידית. אני מצטרף לצרפת במחאתה על מעשה נפשע ובלתי אנושי זה.

חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אבי מעוז. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אנו נמצאים בסיטואציה פוליטית מאוד מאוד מורכבת, אבל צריך גם לחזור לחיים האמיתיים. אני שנה וחצי מדבר על נושא שכולם מכירים, נושא הספורט, על הילדים שלנו, על עתיד הספורט הישראלי, כמה שהוא חשוב לכל ילדה,

נערה ונער במדינת ישראל. אחרי החודש המטורף של המונדיאל אנחנו רואים מה הכדורגל עושה בעולם, כמה תשוקה, אהבה, ומה זה עושה ללאום של מדינה שמצליחה. לצערי הרב, מאז קום המדינה הספורט הוא ילד חריג, מקבל כמה פרוטות מתקציב המדינה, ואני שמח שהגיע גם יושב-ראש ועדת הכספים. הגיע הזמן לעשות שינוי במדינת ישראל, בתקציב הספורט הישראלי. בסך הכול מגיעים לאגודות והאיגודים בישראל כ-260 מיליון שקלים. זה כל התקציב שמגיע לספורט הישראלי. זו בדיחה עצובה, ויש לשנותה בתקציב הקרוב. אני קורא גם ליושב-ראש הכנסת, שהוא חובב ספורט גדול, גם ליושב-ראש ועדת הכספים ולחבריי חברי הכנסת לעשות שינוי ולתקצב את הספורט למען ילדינו.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז. אחריו, חבר הכנסת אורי מקלב.

תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 67, והפעם על פסקת ההתגברות. כמו בנושאים אחרים שבהם השמאל ושופריו חוששים שהממשלה שתקום בימים הקרובים, בעזרת השם, תתקן את נזקי השמאל הפרוגרסיבי הרדיקלי, גם ביחס לפסקת ההתגברות אנחנו שומעים מכל עבר צווחות אפוקליפטיות על כך שקץ הדמוקרטיה עומד להגיע. מדובר כמובן בעוד ניסיון עלוב של הנדסת תודעה. בדמוקרטיה נורמלית הריבון הוא העם. בדמוקרטיה פרלמנטרית העם בוחר את נבחריו, שכנציגיו הם, ורק הם, אחראים על החקיקה של כל סוגי החוקים. כאשר אליטה קטנה, שלא נבחרה על ידי הציבור ולא מייצגת אותו, משתלטת בכוח על הרשות המחוקקת ועל הרשות המבצעת, זו לא דמוקרטיה אלא דיקטטורה. פסקת ההתגברות, שמבססת את עליונות הכנסת מעל בית המשפט העליון בתחום החקיקה, זו לא אנרכיה ולא קץ הדמוקרטיה אלא השבת הסדר הדמוקרטי על כנו. אני ממליץ לאזרחי ישראל לאטום אוזניהם מהנדסת התודעה האנטי-דמוקרטית הזו.

חבר הכנסת אורי מקלב. אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מנהג יהודי לתת לילדים דמי חנוכה. אנחנו נמצאים היום ביום הראשון של חג החנוכה, ומנהג יהודי הוא לתת דמי חנוכה. מסבירים את זה בכמה הסברים, אבל ההסבר המרכזי מדוע אנחנו נותנים דמי חנוכה לילדים, מחנכים אותם לנתינה. ההורה נותן לילד ומלמד אותו שצריך לתת לאחרים, ומכאן הוא ייתן, יחסוך את הכסף. אתה מחנך אותו להתנהלות נכונה בנושא הכספים, כשהוא נותן לו, אתה גם מסביר לו על חשיבות הכסף, חשיבות החיסכון וחשיבות הנתינה. אבל מה לעשות שבחנוכה הזה, תשפ"ג, האנשים עצמם, אלה שנותנים, גם מתקשים לתת לילדיהם דמי חנוכה. אני חשבתי שיש עוד סימן בנושא של דמי החנוכה: כמו פך השמן, שקצת שמן הספיק לכמה ימים, שמן בכמות של יום אחד הספיק לשמונה ימים, אנחנו נותנים דמי חנוכה כדי להשרות את הברכה, שקצת כסף יספיק, כי בוא-תבוא ברכה בכסף, וקצת כסף ייתן הרבה כסף ויהיה כוח קנייה ותהיה הרבה נתינה, שהברכה תהיה שורה בכסף. אבל מה לעשות, אדוני היושב-ראש, שהשנה, בחנוכה תשפ"ג, הערך של הכסף ירד בצורה משמעותית מאוד. כוח הקנייה, עליית המחירים הגדולה בחנוכה הזה, אנשים קונים ואולי יוצאים ורוצים לתת קצת, נתינה, אין להם את היכולת. היכולת של הכסף ירדה בצורה דרמטית, עליית המחירים הגדולה, גם במוצרים, ובכל יום אנחנו מתבשרים על עלייה דרמטית במחירי הדירות. חבר הכנסת מקלב, אנחנו כבר בשתי דקות. אני רק אסיים בעניין הזה. מרוב ההסתה נגד החרדים בתקשורת כאילו הנושא הוא ההסכם עם החרדים, אנשים שוכחים מה תפקידנו. תפקידנו יהיה עכשיו לתקן את הדבר הראשון שמעיק על עם ישראל, שמחכים לנס גדול, וזה הנושא של עליית המחירים ושערך הכסף יהיה רב יותר.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אחריה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת משה גפני.

תודה, כבוד היושב-ראש. כנראה שהשרה שקד אומרת לעצמה בכל יום בבוקר: נותרו לי כמה ימים במשרד, איזה עוד פשע אני יכולה לחולל לפני שאני עוזבת? ככה בדיוק אפשר לתאר את מה שנעשה, ההוראה של שקד לגרש אתמול בבוקר את עורך הדין סלאח חמורי, פלסטיני מירושלים המזרחית, לאחר חודשים רבים של מעצר מינהלי. הוראת הגירוש התקבלה ובוצעה חרף הליך משפטי תלוי ועומד בעניינו של חמורי, שכן היה קבוע לו דיון שימוע באותו עניין בדיוק בתחילת השנה הבאה, כלומר בעוד כמה ימים, או שבועיים, שעל פי כל הסממנים, לא באה עלינו לטובה. גירוש חמורי ממולדתו הוא פשע מלחמה. גם מעצרו המינהלי מוגדר כפשע מלחמה, אך לשרה שקד היה חשוב לרמוס, לדרוס ולבצע פשעים גם בדרכה החוצה. נדמה ששרת הפנים אילת שקד סבורה כי ככה תצליח להשתיק ולהכניע את הפלסטינים, שעד היום הרבה ביורוקרטיה גרמה לטיהור אתני שלהם מירושלים המזרחית ולשלילת התושבות שלהם. עכשיו זה בצורה מאוד גלויה, לפי הוראות שרירותיות, תקדים שאסור לעבור עליו בשקט. חבר הכנסת משה גפני, אחרון הדוברים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בדרכי לכאן אמרו לי שהעיתון דה-מרקר כתב כתבה ענקית על זה שילד בחינוך הממלכתי מקבל 18,000 שקל בשנה וילד בחינוך החרדי מקבל 22,000 שקל, 4,000 שקל יותר. כתבה זו היא פרי עטו של ד"ר נרי הורוביץ. אני יכול לומר לכנסת שאין לנו אפילו דרישה כזאת, יש דרישה שחלקים מהחינוך החרדי יקבלו 55% מילד בחינוך הממלכתי, 75%, שיקבלו פחות ממה שמקבלים, אבל שיקבלו את מה שסוכם ושלא ישחקו את זה באופן כל כך חמור. זה אותו נרי הורוביץ שפנה אלינו לפני כמה שנים,

אני מוכן לעזור לכם, תיקחו אותי על מנת שאני אדאג שתקבלו יותר תקציב. היום נראה שמישהו אחר שכר אותו, ודה-מרקר, כמו כל התקשורת החילונית, מביא בשבועות האלה כל הזמן השמצות נגד הציבור החרדי. הגננת החרדית מקבלת חצי שכר ממה שמקבלת המקבילה שלה בגן הממלכתי, מה יענו לחרפת הרעב של המורות והגננות והמורים החרדים, שמקבלים משכורות זעומות ועלובות? ועוד שמים כותרת ענקית בדה-מרקר שכביכול הילד החרדי מקבל יותר. בושה לעיתון דה-מרקר ולנרי הורוביץ. תודה לחבר הכנסת משה גפני. אם כן, חברות וחברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. מכאן אנחנו חוזרים ומחדשים את הדיון בהצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 51), התשפ"ג 2022, לקריאה השנייה והשלישית. אנחנו נמשיך בדיון מהנקודה שבה הפסקנו. אני מזמין את חבר הכנסת סימון דוידסון. לרשותך חמש דקות, בבקשה. אני מבקש מכולם להתכנס למסגרת הזמן כדי שכולם יספיקו לדבר עד השעה שבה אנחנו אמורים לעבור להצבעה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קואליציה הולכת וקואליציה באה, והארץ לעולם עומדת. המשחק הפוליטי ידוע לכולנו: פעמים שיש עתיד בקואליציה והליכוד באופוזיציה, ופעמים שלהפך. הגלגל הפוליטי מסתובב, אבל חוק עליון אחד לא משתנה, טובת המדינה קודמת לכול. כל אופוזיציה צריכה לזכור שתפקידה להתנגד למדיניות ולא למדינה, שתפקידה להילחם על הבית ולא להחריבו על יושביו. ייתכן ששנים ארוכות שבהן ישב הליכוד בממשלה השכיחו ממנו מושכל יסוד זה. למרבה הצער, האופוזיציה של הכנסת העשרים-וארבע הוכיחה שהיא אינה מהססת לשפוך את התינוק עם המים כל אימת שהדבר מסייע לה לערער את הממשלה. שורה של חוקים, חבריי, שיש לגביהם הסכמה רחבה בעם נתקלו בהתנגדות מצד מפלגות האופוזיציה. יתרה מכך, ישנם חוקים שהליכוד בעצמו תמך בהם בעבר אך כאשר עבר לספסלי האופוזיציה, שינה את עורו. מצער שלפעמים אידיאולוגיה אינה עניין של השקפת עולם אלא של פוזיציה. אתן לכם דוגמאות:

תוכנית ממדים ללימודים, זוכרים אותה? חוק שנועד להעניק מלגה ללוחמים משוחררים בסיוע של שני-שלישים משכר הלימוד לתואר. חשבנו שאולי טובת הלוחמים שלנו תגבר על תאוות הליכוד לחזור לשלטון, אך במקום להצביע בצורה עניינית התעקש הליכוד להילחם בלוחמים. רק לאחר שהספין הפופוליסטי למימון 100% משכר הלימוד לא צלח, ולוחמים משוחררים הפגינו פה מחוץ לכנסת, התגבשה ההבנה בליכוד שההתנגדות לתוכנית תזיק לחזרתם לשלטון, והושגה פשרה.

תוכנית פטור מוויזות לארצות הברית, זוכרים אותה? כבר ממש בעוד זמן קצר יכלו אזרחי ישראל לטוס לארצות הברית בלי דרישה לוויזה, אך מסתבר שלפי האופוזיציה דאז מה שטוב ל-39 מדינות אחרות לא טוב לאזרחי ישראל, כך שלמרבה הצער התורים הארוכים בשגרירות יימשכו, והטפסים באנגלית ימשיכו ללוות אותנו עוד זמן רב. שלישית, חוק האזרחות, זוכרים אותו? הוראת שעה שמטרתה למנוע איחוד משפחות בין אזרחי ישראל שנישאו לאזרחי מדינות אויב לרבות יהודה שומרון ורצועת עזה. חוק זה היה מוארך בקביעות מדי שנה מאז נחקק ב-2003. אולם, הפלא ופלא, אותו ליכוד שתמך בחוק שנים כה רבות ואף להתאמץ לשכנע את בג"ץ, ובצדק, לא היסס להפיל אותו ולפגוע בביטחון ישראל רק כשהבין שהדבר יפגע בממשלה שהוא לא חלק ממנה. ח"י שנים החוק עמד בתוקפו לפני שהמיט אותו הליכוד עצמו. רק אחרי שנפל החוק והחלו לזרום בקשות מצד פלסטינים, התעשתו גורמים באופוזיציה והשכילו לשתף פעולה על מנת להעלותו מחדש בהסכמה. חבריי, גם כשכבר היינו בדרך לפיזור הכנסת התנגד הליכוד לחוקים חשובים כדוגמת חוק המטרו. זוכרים אותו? חוק שנועד לסייע לממשלה להוציא לפועל את פרויקט התשתיות הגדול ביותר בישראל, רכבת תחתית מתחת לכל גוש דן. במקום לחמול על הזמן של עם ישראל בפקקים ועל בעלי העסקים באזור הליכוד סירב לתמוך בחוק בשל סיבות, תנחשו,

חוק נוסף שנוצר מחוץ להסכמות לקראת פיזור הכנסת הוא החוק לפיקוח אלקטרוני למניעת אלימות במשפחה, השאירו את נתניה ואשדוד מחוץ למטרו. המטרו לא התייחס לנתניה ואשדוד, וחבל.

של הפיקוח האלקטרוני למניעת אלימות במשפחה, חוק אדיר שניסו להעביר, נועד לדאוג לכך שצווי הרחקה שהוצאו נגד בני משפחה אלימים אכן ייאכפו. תחילה בחר הליכוד להתנגד לחוק מציל חיים זה, אבל לאחר מסע שכנועים אושר לבסוף החוק בקריאה הראשונה, אך בגלל ההתמהמהות של הליכוד לא הספיק לעבור גם בקריאה השנייה והשלישית. בינתיים, חברים, לצערנו, מעגל הדמים נמשך. משפט אחרון, בבקשה. חברים יקרים, יש עתיד הייתה אופוזיציה אחראית, שרואה בטובת אזרחי מדינת ישראל ערך עליון. בפתח הכנסת העשרים-וחמש אני מצהיר שיש עתיד תילחם ותיאבק אך תפעל למען המדינה ואזרחיה.

תודה רבה לחבר הכנסת סימון דוידסון. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חברת כנסת חדשה. קצת יותר מחודש עבר מאותו רגע חגיגי שבו עמדתי כאן והצהרתי "מתחייבת אני", ושבוע חלף מהיום המרגש שבו נשאתי את נאום הבכורה שלי מעל בימה זו,

מצאתי את עצמי כאן אתמול במשך שעות במליאת הכנסת ביום ראשון בשבוע, נר ראשון לחנוכה ונר אחרון למונדיאל, יום מיוחד מאוד ללא ספק, היסטורי אפילו, ולא בגלל החג או בגלל גמר גביע העולם והניצחון המדהים של ארגנטינה כעבור 36 שנים מאותו גמר של מרדונה, אלא מעצם התכנסותה החריגה מאוד של הכנסת ביום ראשון. אפילו חברת כנסת חדשה כמוני יודעת שכינוס המליאה ביום ראשון הוא צעד חריג מאוד, אפילו חסר תקדים. חוק שעות עבודה ומנוחה, 1951, קובע שיום המנוחה השבועי יכלול לגבי יהודי את יום השבת, ולגבי מי שאינו יהודי, את יום השבת או את היום הראשון או את היום השישי בשבוע, הכול לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועי שלו. לפי סעיף 12(א) לחוק: השר רשאי להתיר העסקת, בשעות המנוחה השבועיות, אם הוא משוכנע כי הפסקת העבודה" בזמן זה "עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בביטחון הגוף או הרכוש או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם", לדעת השר "חיוניים לציבור או לחלק ממנו". ואני רוצה לשאול: הכיצד מתכנסת מליאת הכנסת ביום המנוחה של חברי הכנסת ועובדי הכנסת הנוצרים, שיום מנוחתם הוא יום ראשון, תוך רמיסת זכותם ליום מנוחתם? האם היה עולה על דעת מי מהיושבים כאן לכנס ישיבת מליאה ביום שבת? איך ייתכן שדווקא הממשלה המסתמנת כדתית ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל רומסת ברגל גסה את זכויותיהם של מיעוטים דתיים אחרים? האם הדיון שמתקיים כאן נוגע בביטחון, בכלכלת המדינה, בצרכים חיוניים לציבור? התשובה היא כמובן שלא. לא מדובר לא בביטחון ולא בכלכלה, ובוודאי לא בצרכים החיוניים של הציבור, מדובר בפחד של נתניהו שמא לא יוכל להקים ממשלה. כדי להקים ממשלה חייב נתניהו להעניק לשותפיו הטבעיים את החוקים המופרכים והמטורללים שהם מבקשים לחוקק גם במחיר פגיעה בצבא ההגנה לישראל, פגיעה במשטרת ישראל ופגיעה באמון הציבור הישראלי. כדי להקים ממשלה חייב נתניהו לקשור אליו בעבותות את חברי סיעתו. אנו דנים היום בהצעת חוק המציעה לבטל את האפשרות של ארבעה חברים להתפלג מסיעתם. באוגוסט 2019 התבקשו חברי רשימת הליכוד לחתום על הצהרת נאמנות, שלפיה ללא תלות בתוצאות הבחירות ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו הוא המועמד היחיד של הליכוד לראשות הממשלה, ולא יהיה שום מועמד אחר. בשנים שחלפו מאז הוחתמו ראשי מפלגות הימין על שלל הצהרות נאמנות, שלפיהן לא יקיימו משא ומתן קואליציוני עם כל מפלגה מלבד הליכוד בראשותו של נתניהו. הפחד הגדול ביותר של נתניהו החלש והסחיט הוא שחברי סיעתו המוסריים והערכיים יתפכחו וינטשו אותו, כפי שכבר עשו סער ואנשי תקווה חדשה. הצעת החוק שבה אנו דנים היום נועדה למנוע את התפלגותם האפשרית של ארבעה חברים, חברי כנסת, מסיעתם. הכוונה היא כמובן לחברי סיעת הליכוד, אלה שמאסו בהתנהלותו של נתניהו החלש והסחיט, נתניהו אשר נכנע לכל גחמה של שותפיו הטבעיים לקואליציית האבסורד על מלא, או אלה שזועמים על הדייסה שבישל להם ראש מפלגתם, שאף לא כפית ממנה נשארה לחברי סיעתו, או אולי אלה שמצפונם אינו מאפשר להם לתת יד לחוקים הבעייתיים והפרסונליים של סמוטריץ', דרעי ובן גביר. בין ההסתייגויות שהגשנו, חברי סיעת יש עתיד ואני, להצעת החוק, ישנה הסתייגות המתייחסת לתצהיר שעליו יחתום כל חבר כנסת המבקש להתפלג. אנחנו מציעים שבחוק הכנסת 1994, בסעיף 59(1), אחרי המילים "של ארבעה חברי הכנסת לפחות" יבוא "יו"ר הכנסת יקבע נוסח תצהיר שעליו יחתום כל חבר כנסת המתפלג מסיעתו בהתאם להוראות סעיף זה". מטרת התצהיר היא להבטיח, משפט אחרון, בבקשה. שאותם חברי כנסת המבקשים להתפלג עומדים מאחורי בקשתם ועושים זאת מרצונם, וזאת בשונה מאותן הצהרות נאמנות דיקטטוריות שעליהן חתמו בעבר. אלה המבקשים להתפלג והבוחרים לצעוד בדרך עצמאית יחתמו על תצהירים שבהם הם משחררים עצמם מעולו של זה. תודה.

חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, חנוכה שמח. חג שמח לכולכם, ונדליק אורות שיביאו אור לכל העולם. כשאני אומר "כל העולם" כלומר, היהודים, הפלסטינים, העולם כולו. שיהיה שלום שייטיב עם כולנו, מדינה לצד מדינה, מימוש זכויות לאומיות לשני העמים ולא רק לעם אחד, שוויון מלא בארץ בין ערבים ויהודים הן ברמה האזרחית, הן ברמה הלאומית. מי ייתן ויהיו שלום ושוויון ודמוקרטיה שייטיבו עם כולנו. אנחנו האזרחים הערבים יחד עם יהודים דמוקרטים נעשה את הכול בשביל להביא את היום הזה. חג חנוכה שמח לכולכם. חברות וחברים, מה שקורה לפני הרכבת הממשלה מעיד על כמה דברים. הדבר הפחות-חשוב מביניהם זה שאין אמון בבנימין נתניהו.

תופסים אותו כבן אדם שקרן, כמו שאמר סמוטריץ' אבל לא,

אני לא אוהב את המילה "בן של",

אבל מה שהוא אמר עליו, פשוט מאוד לא מאמינים לו, אחרת היו חותמים על הסכם קואליציוני, ויודעים שאחרי חודש-חודשיים מממשים את ההסכם. אבל לא מאמינים לבן אדם, ובצדק. הדבר היותר-חשוב זה חוסר הממלכתיות הטוטלית. אין ממלכתיות. פשוט מאוד כל פעם יש ממשלה חדשה, אז משנים חוקים בשביל להתאים את הממשלה הבאה. אין ממלכתיות. מוכנים לשנות לא רק חוקים אלא גם חוקי-היסוד. לא חשוב, הכול נזיל, העיקר לשרת עכשיו, לא אסטרטגית, אלא עכשיו, את הטובה של הקבוצה הזו על חשבון הכלל. הדבר השלישי, והוא יותר חשוב משני הדברים שדיברתי עליהם, זה מה שקרה עם המשטרים האפלים ביותר בהיסטוריה האנושית, שנבחרים בדרך דמוקרטית אבל ישר אחרי הבחירות מתחילים לשנות חוקים עם אוריינטציה פשיסטית לחלוטין. לחלוטין. מדובר על השתלטות הציונות הדתית על אזורי הגדה המערבית, על העם הפלסטיני, ירושלים המזרחית, ואיתמר בן גביר, שמאמין בתורת הגזע, בתורתו של הטרוריסט מאיר כהנא, שתולה בסלון ביתו את תמונתו של גולדשטיין, זה שרצח 29 מתפללים פלסטינים בחברון, הוא זה שימונה להיות השר לביטחון פנים. הדבר הבסיסי ביותר, האלמנטרי, למיגור פשיעה על ידי המשטרה זה בניית אמון בין הנפגעים לבין המשטרה. אם נעשה סקר דעת קהל בקרב האוכלוסייה הערבית, הנפגעת העיקרית מהאלימות והפשיעה, ונשאל אותם: האם יש לכם אמון במשטרה בכלל ובמשטרה בהנהגת בן גביר בפרט? כולכם יודעים את התשובה. אז למה בוחרים בו להיות השר לביטחון פנים? למה מסכימים? כי האוכלוסייה הערבית, מבחינת הממשלה הזו, היא בדיוק מה ששאל דני קושמרו את השר לביטחון פנים עמר בר לב, שאמר לו: כשנפגשתי עם קצינים בדימוס, קצינים של המשטרה בדימוס, הם אמרו לי: כששמענו את השמות של הנהרגים,

אמרנו שיהרגו אחד את השני. כך מתייחסים אל האוכלוסייה הערבית, וכך יתייחס הטרוריסט המורשע בן גביר. אנחנו חסמנו עורקים ראשיים, השבתנו,

מדם ליבנו מעל במה זו, היינו גם באו"ם ונפגשנו עם מזכ"ל האו"ם. אנחנו נמשיך להיאבק ביתר שאת למען חיים בטוחים ודמוקרטיים בחברה שלנו.

תודה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

תודה, כבוד היושב-ראש. האמת, בחוק הזה שעומד בפנינו, או בשינוי החוק, בהצעת תיקון החוק, יש דילמה לא פשוטה לנו כחברי סיעת חד"ש-תע"ל. הדילמה היא בעיקר בגלל שאנחנו עקרונית בדרך כלל נגד פיצולים או מתן אפשרות לפיצולים מסיעות. עדיין שיטת הבחירות במדינת ישראל היא שיטה שמתייחסת למפלגות ולא לאנשים. אנשים לא נבחרים בהיותם אנשים, אלא בהיותם שייכים למפלגות פוליטיות, לרשימות שיש להן מצע פוליטי שכל אחד ואחת מאיתנו אמור להיות מחויב להיאבק למען ביצוע התוכנית הפוליטית הזאת. בגלל זה אנחנו בדרך כלל לא אוהבים את העניין של הפיצולים כי בזה אנחנו נותנים לח"כים, לאנשים, למועמדים, כן לגנוב את הקולות של המצביעים שהצביעו לתוכנית פוליטית, לקחת את זה באופן אישי ולעבור לרשימות אחרות. אבל מצד שני אנחנו יודעים שתיקון החוק הזה לא בא בצורה העקרונית מתוך אותה הבנה שאנחנו מבינים למה אסור להתפצל או לאפשר בקלות לח"כים להתפצל מהסיעות. כולנו יודעים שהצעת תיקון החוק הזאת בעבר עברה כי אנשים בנו על זה, או ממשלת המעבר הנוכחית בנתה על זה שאולי תצליח לקחת ח"כים מהליכוד ולצרף אותם לממשלה, ומצד שני אנחנו יודעים שהתיקון הזה בא למנוע מכל מי שלא מוצא חן בעיניו הרכב הממשלה הבאה לקום ולהתפצל. זה כבר לא סוד, אדוני היושב-ראש, שקורים דברים בתוך הליכוד. זה כבר לא סוד שיש גושים בתוך הליכוד ושיש אנשים שממורמרים מהחלוקה. היה אפשר להגיד, אתה יודע מה, מה לי ולבעיות בתוך הליכוד? איך אמר חבר הכנסת איימן עודה? שיהרגו אחד את השני, שיהיו להם בליכוד בעיות כמה שאפשר. זה היה נכון אם פתרון הבעיות האלה לא היה על חשבוננו, אם פתרון בעיות הפנים בליכוד והבעיות של הפחד הזה של נתניהו שאולי יתפצלו לו אנשים מתוך הליכוד ויחזרו, תסתכלו על המספר המדויק בתיקון החוק הזה, ארבעה ח"כים, כאשר הממשלה המסתמנת אמורה להיות עם 64 חברי כנסת. אז אם יתפצלו הארבעה האלה תהיה בעיה רצינית. זה הופך את נתניהו לסחיט כל הזמן כי אפשר שאנשים מתוך המפלגה שלו יגידו לו: אנחנו ארבעה, אנחנו יכולים להתפצל. אבל תראו, השיגעון הזה שאנחנו צריכים לעבור אותו בחקיקה שפותרת רק את הבעיות של הקמת ממשלה, שכולנו יודעים שהיא תהיה אסון, אסון למה שנשאר משולי הדמוקרטיה, אסון למערכת בית המשפט, אסון לאוכלוסייה הערבית. שמים את בן גביר לשלוט בנו, והוא יושב יומם ולילה, כבר שבועיים, דורש ודורש עוד ועוד סמכויות, לא כדי להגן על ביטחוננו האישי, אלא להיות עם שליטה ועם יכולת לדכא כל תזוזה בתוך האוכלוסייה הערבית. מצד שני אנחנו נדון בהצעת החוק למען סמוטריץ' כדי שיוכל להיות המושל הצבאי, עלק אזרחי, בשטחים הפלסטיניים הכבושים ויוכל ליישם את כל התורה הפוליטית המשיחית שלו על חשבון העם הפלסטיני. עם ממשלה כזאת, שמהווה סכנה אמיתית, אנחנו צריכים לשבת יום ולילה כדי לנסות להדוף את הפתרונות שמביאים לכנסת הזאת כדי שנתניהו יפסיק להיות סחיט, כדי שנתניהו יקבל את כס ראש הממשלה ויוכל להמשיך אחר כך את המשא ומתן על עסקת הטיעון החדשה שלו. תודה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, בשבוע האחרון כולנו נמצאים תחת בליץ חקיקה של שינוי משטרי, שינוי למשטר רודני מובהק. כולנו ספונים בוועדות ובמליאה שעות ארוכות עד שיכול להידמות כאילו אין עוד מציאות מחוץ למשכן. אבל זאת, כמובן, אשליה, והייתי שמח לנצל את הדקות הקרובות כדי לנפץ את האשליה הזאת ולספר על השינויים הקשים שמתרחשים בארץ בזמן שקואליציית הימין הקיצוני מבזבזת את זמנה של הכנסת על חוקי טובות הנאה אישיים. אבל לא רק המשטר משתנה, גם האקלים, ולזה אני רוצה להתייחס. העיתונאית ליה רון חשפה בעיתון הארץ כי רשויות מקומיות מוחלשות מודרות מקבלת סיוע בשיפור המוכנות שלהן לנזקי שינוי האקלים. בעוד יישובים מבוססים והתנחלויות יוכלו ליהנות מסיוע נרחב לצמצם את פליטות גזי החממה בשטחיהם ולהתמודד עם תופעת אי חום עירוני, שמחמירה את ההתחממות, הפריפריה, כרגיל, מופקרת. במחקר אחר התבהר ששכונות מצוקה בעיר תל אביב, מה שנקרא סובב תחנה מרכזית, לא רק מזוהמות יותר בפיח אלא גם חמות יותר בשבע מעלות משאר העיר. מפגע ההתחממות הוא יותר מאי-נוחות ולא ייפתר עם מזגן. גלי חום מובילים לעלייה בתחלואה ואחראים לתמותה. מדובר בחיי אדם, ופעם נוספת הפריפריה החברתית נותרת מאחור, מופקרת לגורלה ומוזנחת לזיהומה. במקביל נחתם הסדר שילומים מול חברת כי"ל, גדולת המזהמות הפרטיות בישראל, 115 מיליון שקל פיצוי על זיהום נחל אשלים. הסדר מעליב, מושחת, שמוכיח אוזלת יד ורפיון ידיים של אכיפת החוק הסביבתית. אני לא מאשים את המשרד להגנת הסביבה, אבל ללא גיבוי ממשלתי, ציבורי ופוליטי אמיתי להיאבק בהון ידיהם כבולות. נזכיר שביוני 2017 שטפו 200,000 מ"ק של חומצה את נחל אשלים. חברה שרווחיה, לא ההכנסות, הרווחים, נאמדים כל שנה במיליארדים, תשלם כסף קטן על דליפת החומצה. האזרח הקטן משלם דמי מים, והמזהמת הגדולה כי"ל זוכה לפטור. חמישה דיונים יזמתי בוועדות הכספים והכלכלה בכנסת העשרים-וארבע נגד ההתנהלות של כי"ל. כל דיון חשף טפח אחר בקשר בין שחיתות ציבורית לזיהום הסביבה ולשוד משאבי הטבע. האם הקואליציה העתידית שחוזרת על סיסמת המשילות השכם והערב תילחם על משילות מול המזהמים? מול הטייקונים? משבר האקלים מחייב התגייסות, אפילו בליץ של חקיקה ותקצוב. אך קואליציית הרודנות לא מתעסקת בזוטות כמו הסבל הצפוי של מיליוני אזרחיה ומותם של אלפים ממשבר האקלים. אנחנו ניצבים בפני משבר שהוא משבר של השיטה הקפיטליסטית: הפקרת הרווחה, הבריאות והתשתיות, ואיתה תאוות הבצע שהורסת את כדור הארץ. המשבר יכול להיות גם הזדמנות לשינוי, לעצור את הטירוף ולהשקיע בציבור, אבל הקואליציה מעדיפה להשקיע בעצמה ובחבריה. ההזנחה משרתת את פוליטיקת ההפחדה, הניכור והפילוג ובכך את ביצור כוחם של תאבי השררה. זאת לא טעות, זאת מדיניות. אירועי מזג אוויר קיצוניים יגיעו לעיתים תכופות יותר ויותר: הצפות בחורף, סערות, גלי חום קיצוניים בקיץ ועוד, חיי אדם יאבדו, אנשים ועסקים ייפגעו. בשבוע שלפני הבחירות צעדו אלפי בני נוער, ברשותך, משפט אחרון. משפט אחרון, כי אני שומר כך שכולם יספיקו לדבר.

בשבוע לפני הבחירות צעדו אלפי בני נוער בכל רחבי הארץ במצעד אקלים למען שינוי. איפה הקול שלהם נמצא במשכן הזה השבוע? מול זה על הציבור להתקומם, על הפריפריה להתקומם, ערבים ויהודים ביחד, כי הקואליציה לא סופרת את המצוקה הזאת. הקואליציה נלחמת למען משטרה רודנית, שלא תגיש כתבי אישום בשל זיהום, היא נלחמת על פיצול משרדים ולא על סמכויות אכיפה חדשות נגד בעלי מפעלים מזהמים, היא נלחמת על תוספת שרים ולא על תוכנית ממשלתית להפחתת זיהום ופליטת פחמן. עם השבעת הכנסת העשרים-וחמש,

פשוט אחרים יישארו בלי אפשרות לדבר, וחבל. אוקיי, אז אני אסיים במשפט אחרון, בבקשה. עם השבעת הכנסת העשרים-וחמש ביקשתי מהממ"מ לנסח מדיניות מס אקלימית שאינה רגרסיבית, שאינה מכוונת בראש ובראשונה לשכבות המוחלשות ולעניים. זה מצב החירום האמיתי, ואיתו אנחנו צריכים להתמודד ולתת פתרון.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. כמו שביקשתי מכולם, נא לעמוד בחמש דקות כדי שכולם יספיקו לדבר עד שעת ההצבעה שסוכמה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, צר לי מאוד שבכל מה שקשור לדיון סביב החוקים שהממשלה העתידית מנסה להביא ולאשר, הנושא של הנגב עולה יותר מדי, ויש מי שמוליך את הבית הזה ואת דעת הקהל בהסתה מתמדת כלפי האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב. כבוד היושב-ראש, כשמדברים על פשיעה ועל עוני, פשיעה ועוני הם לא גזרה משמיים, זו תוצאה של מציאות של הזנחה רבת שנים, של אי-התייחסות לאוכלוסייה הזו כאל אוכלוסייה שווה. מי שמדבר על פשיעה בנגב הוא מסית והוא רוצה להעביר תוכניות שבעיקר באות לכתר את היישובים הערביים הבדואיים בנגב. הוא רוצה להעביר תוכניות להשתלטות על הקרקעות הערביות הבדואיות בנגב. מי שרוצה להילחם בפשיעה בנגב צריך להסתכל אחרת על הנגב. מי שחושב שאפשר לפתח את הנגב רק ליהודים טועה, אי-אפשר לפתח את הנגב רק ליהודים. אם חושבים איך צריך לפתח את הנגב, צריך לפתח אותו לכלל תושביו. הערבים הבדואים בנגב הם 30%. מי שמדבר על פשיעה בנגב לא צריך להילחם במקורות הפרנסה של הערבים הבדואים בנגב. ראינו בשבוע האחרון שני ניסיונות של הסיירת הירוקה ורשות הבדואים להילחם במקורות פרנסה מסורתיים של הבדואים בנגב. ראינו בערב אבו סבילה איך באים להדביק צווי הריסה והתראות לסככות צאן. הבדואים עסקו כל החיים שלהם בחקלאות, הם מגדלי צאן, ואי-אפשר להפריד ביניהם לבין מקור ההכנסה. צריך לפתח ולתת את האישורים הנכונים לשטחי מרעה לבדואים בתחום הצאן, צריך לתת להם מכסות מים וצריך לעזור להם לפתח. וכשבאים לפתח את היישובים הבדואיים בנגב ולהכיר בהם, צריך לעשות תכנון מותאם בשיתוף עם הבדואים, שהם לא יפספסו את מקור הפרנסה שלהם. כי בתכנון הקיים היום יש התעלמות טוטלית ממקור הפרנסה הזה. אתמול בכפר רח'מה,

שהוכר רק לפני שנה, ראינו התנהגות ברוטלית ומוזרה, איך הסיירת הירוקה, בליווי של המשטרה, באה לשם ומחרימה גמלים. אי-אפשר להפריד את הגמל מהמדבר. הם מכירים ביישוב ומכתרים אותו בשטחי אש ולא רוצים שהגמלים יצאו למרעה. מי שרוצה להילחם בפשיעה צריך להשקיע בחינוך, צריך להשקיע באזורי פיתוח ותעסוקה, צריך לפתח את התעסוקה המסורתית. לכן אני פונה מכאן לסיירת הירוקה להחזיר מיידית את הגמלים שהוחרמו אתמול ולשבת עם בעלי הגמלים וכל הבדואים שמגדלים אותם ולהכיר בהם כמשק חקלאי מוכר. כי עד היום הגמלים לא מוכרים כמשק חקלאי מוכר בנגב. צריך להכיר בהם כמשק חקלאי מוכר, לתת להם את האישורים, את שטחי המרעה, את המכסות של המים המתאימות וגם לעזור לאנשים. אנחנו ראינו את המחזה שהיה אתמול, איך מעמיסים גמל במנוף.

אם זה היה קורה במקום אחר כל העולם היה צועק וכל הארגונים של צער בעלי חיים היו מתקוממים. מה שקרה אתמול, לא ראינו שום זעקה, כי מדובר בתושבים בדואים מהנגב.

השרה מרב מיכאלי, איננה. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. שוב, כפי שאני מבקש מכולם, להתכנס לזמן כדי שכולם יספיקו לדבר.

תודה, כבוד יו"ר הכנסת. אני רוצה לדבר כאן על הפגיעה הצפויה בנשים בכנסת הקרובה, ובפרט בבליץ החקיקה שאנחנו עדים לו עכשיו.

היום בשעה 17:00 אמורה להתקיים פה עוד פעם הפגנה של מי שנפגעו מהרב טאו, אותו רב של מי שאתם עכשיו חתמתם איתו על חוזה, שאין לי מושג על מה חתמתם עליו, להיות סגן ראש הממשלה שיהיה אמון על כל התוכניות החיצוניות במשרד החינוך, אותו בן אדם שכשהוא יושב מסביב לשולחן הממשלה ירים את הטלפון או ייגש לחברו איתמר בן גביר ויגיד לו: שומע, עכשיו כשהסמכויות אצלך והפכנו את המפכ"ל לעציץ, אני רוצה שתוציא את הרב שלי מחקירה. אתם מפקירים נשים לא רק בגלל היעדר הייצוג, לא רק כי אין נשים במפלגות שלכם, והכנסת הזו התדלדלה בייצוג הנשי בעיקר בגלל הגוש שלכם, אתם מדירים נשים על ידי העצמת גורמים חשוכים, גורמים שרוצים לא רק לא לקדם חקיקה שוויונית מגדרית אלא גורמים שרוצים לקחת אותנו אחורה. ואתם יודעים, אתם יודעים את זה, אתם מתביישים בזה גם. לא מתביישים מספיק כדי לא לחוקק את החוקים האלה וכדי לעשות משהו אחר, אבל אתם יודעים שפה פישלתם בגדול, אני רואה את זה על העיניים שלכם, אני רואה את זה בתגובות שלכם. יכולתם להימנע מעניין אבי מעוז. הרי זה לא שהצד שאני נמנית איתו היה משתף איתו פעולה במשהו. יש לנו גבולות. הוא היה יכול להיות פה איזה ח"כ אופוזיציה עצמאי שגם ככה היה מצביע איתכם על כל דבר שמתאים לו, מקסימום, ולא מסייע לנו בכלום,

אנחנו לא רוצים סיוע מאנשים כאלה, ולהימנע מהמחטף הזה שאתם מייצרים. הוא גם סימן את בואו של גל, גל שלם של פירוק משרד החינוך. זאת אומרת, אנחנו כבר עדים לכך שעוד טרם הוקמה הממשלה הזו, ממשלת הימין מלא מלא מלא מלא שלכם, עוד טרם היא הוקמה, היא כבר מסמנת את החורבן בהבאתה. משרד שמספר את סיפורה של אומה, משרד החינוך, איזו חברה אנחנו רוצים להיות, מה אנחנו שואפים לבנות עם דור העתיד שלנו, פורק לו לגורמים. הכנסנו אנשים חשוכים. אנחנו הופכים את המשטרה לפוליטית, וזה חוק שאני יודעת שבעיני הרבה מהליכוד לא מוצא חן,

יש לנו אולי מחלוקות על פסקת ההתגברות ועל דברים אחרים, אבל הדבר הזה, שבו משטרה היא לא סוברנית לעסוק במערכת אכיפת החוק בצורה מקצועית, והיא נתונה להלך רוח פוליטי, וכבוד יו"ר הכנסת, שנינו מבינים מה המשמעות. גם אם בן גביר לא מרים את הטלפון, הלך רוח הוא דבר שמחלחל, הוא דבר שמייצר אקלים מסוים,

גם ציבורית, אבל השוטרים כמובן מושפעים ציבורית, מובן שזה הלך רוח שיהפוך עכשיו מפגינים הגונים לפושעים, שיעודד במסר הסמוי פגיעה במי שנמנה עם הצד השני. אתם יודעים את זה, ומי שבאמת דמוקרט וליברל,

גם אם הוא שכח את זה בפנים אבל זה עדיין נמצא בו, יודע את זה עמוק עמוק. אני בן אדם מאמין, ואני מאמינה שגם ברגעי השפל האלה עדיין יש עם מי לדבר ועל מה לדבר, ועדיין יש על מה להתעקש ולקוות ולצפות שתעשו את המעשה הנכון. אני יודעת שלא תמיד קל להיות זנב לאריות, אבל להיות ראש לשועלים בכל מחיר הוא דבר שההיסטוריה עוד תכתוב אותו אחרת. דווקא בחג הזה, חג החנוכה, הזמן הסתיים. בסדר, אני רק אגיד, אנחנו צריכים להגביר את האור על החושך. ואני גם אומרת לכם, לחבר'ה שמקימים ממשלה, שאולי אנחנו לא מסכימים על הכול, אבל יש ערכים משותפים שאסור לנו לוותר עליהם.

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. גם ממך אבקש, כמו מכולם, להתכנס למסגרת הזמן, פשוט כדי שכולם יספיקו לדבר ולא נגרע את זכותו של אף אחד. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי השרים, חג אורים שמח. אדוני היושב-ראש,

לרוב כשאני עולה לדוכן הנכבד הזה, אני מגיע עם נאום כתוב. הפעם הזו לא עלה בידי, וזאת משום שבימים האחרונים מתנהל כאן בליץ חקיקה לא ראוי. אני יודע שעל כל טענת פרוצדורה אנחנו שומעים בימים האחרונים: אבל תזכרו מה אתם עשיתם, אז צריך לומר שבעניין הזה התלמיד עולה על רבו. הדברים שנעשים בימים האחרונים כאן במליאה, קיומן של שלוש ועדות במקביל למליאה, הצבעות בוועדות במקביל למליאה ולא רק בעניינים טכניים, ענייני ועדה מסדרת, ולא רק בחוקים שבאמת נחוצים עניינית להקמת הממשלה, דבר כזה עוד לא היה כאן בבית, וזה סימן רע מאוד לבאות. לפני כמה ימים עמדתי כאן על הדוכן ונתתי ארבעה סימנים בממשלה העתידה לקום, בהתאם לארבע הצעות החוק שאנחנו דנים בהן: ממשלה של מושחתים, ממשלה של קיצונים, ממשלה של שקרנים וממשלה של פחדנים. והצעת החוק שאנחנו עוסקים בה בישיבה זו מעידה כאלף עדים שאכן הממשלה הבאה היא ממשלה של פחדנים. במשך חודשים ארוכים צחקתם עלינו, אמרתם שאדם אחד לא יפרוש מסיעת הליכוד, שאין שום סיכוי שהסיעה שלכם תתפצל. אם אתם כל כך בטוחים בכך, מדוע אתם מבקשים לתקן בחופזה חוק-יסוד הגיוני, שאומר שאם מפלגה יכולה להיכנס לכנסת עם ארבעה חברי או חברות כנסת, ניתן לאפשר לקבוצה דומה בגודלה להתפלג ולהקים סיעה עצמאית? אלא שאתם באמת חוששים לעתיד הקואליציה והממשלה שלכם, ולא בגלל שמישהו יתפלג כי הוא לא קיבל את הג'וב המקווה, אתם רבי-אומן בחלוקת ג'ובים ובהסדרת משרות, אלא כי אתם יודעים בתוך-תוככם שעדיין ישנם בסיעת הליכוד חברי כנסת שמסתכלים בבעתה איך נתתם את מפתחות הממשלה הבאה ליורשו ותלמידו של כהנא. כל הצעת החוק שאנחנו דנים בה עומדת בסימן הפחדנות האידאולוגית והפחדנות הפוליטית שלכם. את יתרת דבריי אבקש לנצל על מנת להציע שבצד קווי המתאר הללו של ממשלה של מושחתים, של קיצונים, של שקרנים ופחדנים, בבוקר הזה ראוי להוסיף עוד כינוי אחד, והוא ממשלה של חדלי אישים. בשעה שאנחנו יושבים כאן במליאה ועוסקים בתיקון לחוק הכנסת, מתנהל דיון בתיקון פקודת המשטרה. במסגרת התיקון הזה הליכוד סומך את ידו על הצעת חוק מסוכנת ורשלנית, שמעבר לפגיעה הרעה שלה במשטרת ישראל היא עתידה להצר את יכולתו של ראש הממשלה הבא להתערב בפעולת המשטרה ברגעים קריטיים שיש להם השפעה מכרעת על אינטרסים לאומיים, סביב סוגיות כדוגמת המצב בהר הבית, מצעד הדגלים, אירועי ביטחון לאומי כדוגמת שומר החומות. אם הצעת החוק הזאת תאושר בנוסח שמקדם חבר הכנסת בן גביר, בפעם הבאה שראש הממשלה נתניהו ירים טלפון לשר לביטחון לאומי, שהיתרון היחיד שלו הוא שהוא יודע כיצד לנופף באקדחים, בפעם הבאה שנתניהו יתקשר לבן גביר, בן גביר יאמר לו: אדוני ראש הממשלה, אתה לא זוכר איך תיקנו את פקודת המשטרה והכפפנו את המנכ"ל רק אליי? מה אתה מתערב בעבודתי בניגוד להוראות החוק? ולכן הבוקר הזה צריך לומר שהממשלה העתידה לקום היא לא רק ממשלה של מושחתים, קיצונים, שקרנים ופחדנים, אלא זו גם עתידה להיות ממשלה של חדלי אישים, אנשים שמפקידים באופן אווילי ומסוכן את הסמכויות הרגישות ביותר של מדינת ישראל בידי חבר כנסת קיצוני, מתלהם ולאומן כאיתמר בן גביר.

נתניהו, אתה לא רק פחדן, אתה גם חדל אישים.

תעלה ותבוא חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, איננה נוכחת.

היא בדרכה מהוועדה,

חבר הכנסת אביגדור ליברמן. אל תפריע לי, בבקשה. היא הפסידה את ההזדמנות.

ככה זה כשצריך לנמק הסתייגויות. ככה זה. היא מנמקת עכשיו הסתייגויות.

נא לשבת ולא להפריע למהלך הדיון. אדוני היו"ר, אבל זה באמת לא בסדר.

אתם סותמים את הפיות של האופוזיציה העתידית. לא סותמים לך את הפה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, כתוב במקורות שלנו: אין חכם כבעל ניסיון. מ-1996 אני מלווה הקמת קואליציות שונות ומשונות. קואליציה כזאת, אדוני היושב-ראש, מעולם לא הייתה. זאת קואליציה שבה אף אחד לא מאמין לאף אחד, יש חוסר אמון מוחלט בין מרכיבי הקואליציה וגם בתוך הקואליציה ובתוך המפלגות. הדיון על תיקון חוק הכנסת הוא רק הוכחה לכך.

וזה לא מקרה שהוא מפחד מחבריו בתוך הליכוד, הוא צודק. כי כמו שהוא התעלל בחבריו בתוך הליכוד, זה מעולם לא קרה, אף אחד בליכוד לא יודע מה הוא יקבל, והוא מחזיק אותם, את כולם, באוויר על מזבח הניסיון האישי שלו להיחלץ מתסבוכת משפטית. לכן הוא מקריב מתחת לגלגלים מדינה שלמה וגם את תנועתו. אבל לא יעזור שום דבר. לא צריך לפרוש. מספיק שארבעה ח"כים לא יגיעו להצבעה קריטית, הצבעה חשובה, זה כבר מספיק. גם לא צריך להצביע נגד, כדי שלא יכריזו עליהם כפורשים. אבל אני מניח שברגע קריטי בהצבעות הבאות אנחנו נראה לפחות ארבעה ח"כים מתוך הליכוד שמשום מה יהיו עסוקים באותו רגע. גם בנושא המרכיבים האחרים, הרי גם אנחנו יודעים בדיוק מה שר האוצר המיועד חושב על נתניהו, ונתניהו חושב עליו אותו דבר. לכן זה ברור. ואם אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לדבר ברוח המונדיאל: בהזדמנות הראשונה אחרי שבן גביר וסמוטריץ' יעבירו את החקיקה שתציל אותו מתסבוכת משפטית, הוא ייתן להם את השפיץ. גם הם מודעים לכך, ולכן אף אחד פה לא סומך על מילתו של נתניהו, כולם רוצים לפרוע את כל ההתחייבויות מייד ועכשיו. הכול במזומן, החקיקה, התקציבים, רוצים לעגן הכול בתוך ההסכם הקואליציוני. מעולם חקיקה כזאת לא קדמה להצבעת אמון על הקמת הקואליציה.

לכן אנחנו גם רואים פה תופעות שהן תופעות מסוכנות שלא ראינו קודם, פירוק למעשה גם של המדינה וגם של העם. הרי, איך אפשר להסביר? ביהודה ושומרון תהיה לנו סמכות כפולה: החיילים, חיילי צה"ל, יהיו כפופים לרמטכ"ל ושר הביטחון, ואנשי משמר הגבול, לוחמי משמר הגבול, יהיו כפופים לשר לביטחון לאומי. שר הביטחון ייתן פקודה א', והשר לביטחון לאומי ייתן פקודה ב'. או למשל, הסמכות האזרחית ביהודה ושומרון, הסמכות האמיתית היא אלוף פיקוד המרכז, אבל מעבירים פה חוק שמעניק לשר האוצר העתידי סמוטריץ' סמכויות בתחום המינהל האזרחי. זה לא יעבוד. הקואליציה הזאת לא תחזיק מעמד. אני נותן לכם שנה וחצי במקרה הטוב. אבל בסופו של דבר אנחנו דואגים למדינת ישראל. זה פשוט לא יכול להיות, מה שקורה, בשום תחום. איך אפשר להפריד את החברה למתנ"סים ממשרד החינוך? הרי, באמת, התפיסה ההוליסטית בנושא חינוך אומרת שהילדים מסיימים לימודים בבתי ספר, ואחר כך יש להם מתנ"סים. פתאום כל חברת המתנ"סים עוברת למשרד הפנים. בואו ניקח אבסורד עוד יותר גדול: הזהות הלאומית, כמה יחידות לזהות לאומית, אדוני היושב-ראש, צריך להקים? אז יש לנו מעכשיו רשות חדשה לזהות לאומית יהודית במשרד ראש הממשלה, יש לנו מינהלת לזהות יהודית תחת סמוטריץ'; ויש לנו מינהלת מיוחדת לקהילות משימתיות אצל אורית סטרוק, שלוש יחידות מקבילות בתקציבים, עם מנגנון שבו יתחרו אחד בשני.

הדבר הזה, אדוני היושב-ראש, לא יחזיק מעמד. תודה רבה. תעלה ותבוא חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. צריך להבין שכשיש דיונים מקבילים, גם הסגנון של הבקשה קובע. נכון מאוד. צריך קצת לפעול לפי דרך ארץ קדמה לעולם. לפעמים, לא תמיד, לעיתים. לעיתים דרך ארץ חשובה. בבקשה, גברתי.

כנסת נכבדה, ראשית אני באמת מודה לך שהחזרת, או השבת לי את זכות הדיבור. אין מה לעשות, רשות, רשות הדיבור. זכות עומדת לך. אתה צודק ממש.

להיות, בפעם הזו בכנסת הזאת אני מרגישה מהי היכולת של בן אדם להתפצל לארבעה, בו זמנית הוא חייב להיות בארבעה מקומות: בו זמנית במליאה, בוועדה של פקודת המשטרה, בוועדה של קרעי, מה שנקרא חוק-יסוד: הממשלה, בוועדה המסדרת. זאת זכות של מפלגות קטנות. אגב, צריך לומר מכאן מילה משובחת לחבריי במפלגה, שאומנם אנחנו ארבעה, אבל מתרוצצים ועושים כאן עבודה כאילו היינו 20, אז אני מצדיעה גם לחבריי בעניין הזה. ואתה יודע, אני מסתכלת על כרטיס הביקור של הממשלה החדשה הזו שמתהווה, ואני אומרת: מה עברתי פה בשבועיים? מה כולנו עברנו כאן בשבועיים-שלושה האחרונים? כי זה כרטיס הביקור שלכם. עפתי מכל ועדה אפשרית לפחות פעמיים, גינו אותי, ביזו אותי, ניסו להעליב, ניסו להשפיל, ניסו לעשות כל כך הרבה דברים כדי לפגוע בלגיטימיות שלנו כחברי כנסת וכשליחי ציבור. יותר מזה, באו ועשו את הכול במקביל כדי להקשות, כדי לפגוע בזכות ובחובה שלנו לשרת את האינטרסים של הציבור שלנו, ויש מאחורינו מאות אלפים ומיליונים, שכן גם במפלגה שלנו יש מעל 150,000 איש, איך שאתם לא מסתכלים על זה, שמסתכלים ורוצים שאנחנו נייצג אותם בכבוד. לפגוע בצורה כזאת אנושה בזכות, בחובה הבסיסית שלנו לקיים כנסת תקינה ולעשות כאן הליכי חקיקה ראויים, זה בעיניי לא דבר שהייתי מתגאה בו. אבל אתה יודע מה, יותר מזה, אני אשאל אותך שאלה, אדוני יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הישיבה, אבל גם הכנסת עכשיו, מה לעשות: האם היה מתישהו במהלך הקדנציה האחרונה חוסר כבוד ממני אל חברי הכנסת של ש"ס ואליך באופן אישי? לא זכור לי, כפי שלא זכור לי שאני נהגתי בחוסר כבוד,

אבל משום מה, יש כאן חברי כנסת שהולכים ומוציאים את דיבתנו ואפילו את דיבתי האישית ושל חבריי, שאנחנו מסיתים נגד חרדים.

לא סתם שאלתי אותך את השאלה הזאת, בגלל שישבת איתנו כאן, ודווקא אותך אני צריכה לשאול. אתה אדם הגון, חבר כנסת הגון וישר. ולבוא ולשמוע את ההסתה הזו ואת השקרים האלה בשביל ליצור דה-לגיטימציה לבני אדם, לאנשים, בעיניי זה פשע על פשע, זה חמור שבעתיים. ודווקא עכשיו, כשהכוח בידיים שלכם, ואתם יכולים להרגיע, ואתם יכולים לעשות שקט בציבור, לאחד, להגיד: הבנו, אנחנו נלמד מהטעויות שלכם,

אנחנו נבוא עם בשורה חדשה,

לכבוד חג החנוכה, לכבוד אחדות ישראל, נבוא עם זמירות חדשות, נבוא עם איזושהי תקווה חדשה עבור כולם, מתוך המקום הזה של הכוח, וכוח הוא דבר קדוש, ומי שמשתמש בו לרעה הוא באמת פושע גדול. אני פונה אליכם ולכל חברי הכנסת שלכם שממשיכים בשלב הזה להמשיך ולהסית, בעיניי זה חמור, וזה חטא ענק. ואומר עוד מילה אחת: אני נמצאת בוועדות ורואה את ההשתלחות חסרת הרסן כנגד הפקידים והיועצים המשפטיים, וזה מזעזע בעיניי.

הם פקידים שהיו כאן גם בשלטון הקודם, ובזה שאחריו. אלה אנשים שכבר שנים על גבי שנים עובדים במקצועות האלה, אם זה עורכי דין,

שבאו לשרת את האינטרס הציבורי. הם לא באו למשרד פרטי, הם לא עושים את זה בשביל הכסף. הם לא יוצרים חוות דעת בשביל הלקוח שלהם. הם היו בשלטון של בנט, ולפני זה של נתניהו, ולפני זה של נתניהו ונתניהו ונתניהו ונתניהו. ואני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שעכשיו, כשהם מציבים דברים שלא נעימים לכם לשמוע, לא רק שמתעלמים מהם אלא באמת מוציאים לפועל את כל מה שהבטחתם למעשה: דורסים, משפילים, רומסים, ובעוד רגע אתם בונים גם מכלאות, בדיוק כמו שהבטחתם, לשים שם את היועצים המשפטיים. אז אליכם, אל כל היועצים ואל כל מי שרואה אותנו, וגם אל השופטים, שעומדים עכשיו תחת מתקפה חסרת תקדים ומסוכנת, אני רוצה לומר ולפנות בדברים הבאים.

הינה, זה הסוף שלי. ממש פסקה.

זה לא הסוף שלך, חס ושלום. לא, לא הסוף שלי. אני רוצה לומר מילה אחת. "כל עוד שלטון עריץ לא הצליח להדביר תחתיו המשפט, כל עוד לא עלה בידו להפוך את אולם בית הדין לאולם הצגות, שעליהן מנצחת מאחורי הקלעים המשטרה החשאית,

קיימת 'אווירה ציבורית' לטובת קדושת המצפון של השופט ועצמאותו של המשפט, ידעו שופטים להתייצב מול שליטים ולהעדיף את צו מצפונם על לחץ השלטונות,

או פקודתם הנסתרת, ידעו להתגבר על פחד מפני רדיפות,

לא 'נשאו פנים', לא הונעו על ידי פניות הצדדים וחרצו דין". תודה, אפרת. אנחנו היום מקפידים על לוחות הזמנים. את הדברים החשובים האלה, אני רק רוצה לומר מי אמר אותם, אמר לא אחר מאשר מנחם בגין. אז בבקשה, חזקו ואמצו.

חבר הכנסת השר עודד פורר, בבקשה, אדוני. נא להקפיד על לוחות הזמנים. לא נעים לעצור. בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי השרים, אני חייב לומר שאני מסתכל על הקואליציה המתהווה ועל ההסכמים הקואליציוניים, ואז יש איזו תחושה שאולי חברי הקואליציה המתהווה חושבים שאנחנו פראיירים. כשאני אומר "אנחנו", אני מדבר על הציבור הישראלי כולו. יש איזה שיר של להקת הדג נחש, "לא פראיירים": נשלם המיסים, נעשה מילואים, אבל אותנו לא דופקים, אנחנו לא פראיירים.

ושאף אחד פה לא יחשוב שהציבור הישראלי הוא פראייר. וכשאתם עושים את כל הקומבינות שאתם עושים בשביל לדפוק חצי מהציבור הישראלי, עם אמירות כמו: חצי מהעם ילמד תורה, חצי מהעם ישרת בצבא, הדבר הזה לא יעבור, לא נאפשר לו לעבור, וגם לא תצליחו להעביר אותו. ויותר מזה אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש. אני הסתכלתי היום על ההסכמים שלכם במערכת החינוך, וכשאני מסתכל על ההסכמים שלכם במערכת החינוך,

ואני אומר את זה לך, אני יודע מאיזו מפלגה אתם מגיעים אבל נראה לי שאתם גם חושבים שיהדות התורה הם פראיירים.

גם בתוך הקואליציה אתם מתחרים במי דופק מי את יותר ואיך תצליחו לקבל יותר מהצד השני. אבל אם אתם חושבים לקחת את מערכת החינוך למצב שבו החינוך הממלכתי יתוקצב פחות מהחינוך העצמאי ומהחינוך התורני, המשמעות היא פירוק מערכת החינוך כולה. ואגב, אולי זה עדיף. אני לא חושב שזה יהיה רע. בואו נעשה פה חינוך פרטי. בואו נעשה הפרטה מלאה של מערכת החינוך, אבל הפרטה אמיתית, לא כזאת שבה המדינה משלמת לעמותות פרטיות כדי לנהל מערכת חינוך שאין לה שום דין וחשבון למדינה. אבל שיא-השיאים, אני לא רואה פה את חבר הכנסת גפני, אני מניח שאולי הוא יעשה על זה איזשהו דיון בוועדת הכספים: אני מסתכל מתוך ההסכמים הקואליציוניים שפורסמו, לא הנחתם עדיין,

אנחנו מבינים שפורסמו, עשו בדיקה במשרד החינוך והיום פורסם. אז בממלכתי, בבתי ספר ממלכתיים פר תלמיד יהיה 18,100 שקל, בחינוך העצמאי, שמזוהה עם יהדות התורה, צריך להגיד גם מערכות החינוך האלה הן מערכות חינוך של עמותות שמזוהות עם מפלגות, אז בחינוך העצמאי, שמזוהה עם מפלגת יהדות התורה, התשלום פר תלמיד יהיה 18,900, רק כמובן ששם לא ילמדו את מה שחשוב למדינה מבחינת לימודי ליבה והכנה להשתלבות בחברה ועידוד לשירות בצבא או שירות לאומי כחלק מההוויה שלנו כאן,

אבל הגדלתם לעשות, ורשת מעיין החינוך התורני, שמזוהה עם מפלגת ש"ס, שם יקבלו פר תלמיד 22,110 שקלים. אז אני אומר לכם באופן הכי ברור: אנחנו לא פראיירים, ולא נאפשר לזה לעבור. אבל מה שאני לא מצליח להבין: בקואליציה שלכם, מה, חבר הכנסת גפני הוא כזה פראייר? מה, ישראל אייכלר הוא כזה פראייר? למה החינוך שמזוהה איתם מקבל פחות מהחינוך שמזוהה עם ש"ס?

ובמובנים האלה, אני חייב לומר,

שיושב בראשות הישיבה, היית גם יושב-ראש ועדת החינוך, המהלך שאתם מובילים יהרוס את כלל מערכת החינוך. כחבר צוות המשא ומתן שלנו, אני לא יודע מאיפה ליקטת את הנתונים. הנתונים האלה, נתונים שפרסם, מחקר שעשו עבור משרד החינוך.

הרי כבר שדדנו את כל המדינה. כבר פירקנו את כל המערכות.

עכשיו, במובנים האלה, אדוני יושב-ראש הישיבה, אני אומר לך באופן הברור ביותר: אם אתם חושבים שבדרך הזו אתם עושים טוב למערכת החינוך, שלכם,

אני לא חושב שצריכה להיות מערכת חינוך שלכם או מערכת חינוך שלנו או של מישהו אחר, אבל בראייתכם, לעמותות שלכם,

אתם חושבים שאתם עושים טוב, אתם עושים רע, כי בסופו של דבר מה שאתם מייצרים פה זה מצב שכולם יכוונו לדבר הנמוך ביותר והרדוד ביותר, עם מערכת חינוך שאין עליה לא פיקוח על המורים, לא אקדמיזציה של המורים,

לא שום דבר ממה שאנחנו מכירים ושהצלחנו לייצר במערכת החינוך. מערכת החינוך במדינת ישראל זקוקה להרבה מאוד שיפורים ולהרבה מאוד רפורמות. ובהסכם שנחתם, שחתם שר האוצר עכשיו, כבר יש ההתחלה של רפורמות גם בדברים שאנחנו נגענו בהם, כולל הנושא של שינוי החופשות.

אולי תעשו הסכם שבמערכת החינוך הממלכתית יאמצו את החופשות שבמערכת החינוך בחינוך החרדי עצמאי, כי אצלכם, אגב, אין אסרו חג, ואין חופשות בזמנים,

כנראה שם מקפידים פחות.

בשורה התחתונה, לא נהיה הפראיירים שלכם, ואני מצפה שגם אצלכם בקואליציה אף אחד לא יהיה הפראייר של השני.

חבר הכנסת השר חמד עמאר.

חמש דקות לרשותך, אדוני.

חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני אגיד לך את האמת, כעיקרון בהצעת החוק הזאת אני תומך. אני נגד פיצול סיעות. אבל להביא את החוק הזה עכשיו, בזמן הזה, זה מעיד רק על דבר אחד, שראש הממשלה המיועד לא מאמין לחברי הכנסת שלו. הוא לא מאמין להם. הוא מאמין שברגע שיחלק את התפקידים שהוא מחזיק כל כך קרוב אליו בליכוד, יהיו לו פורשים. יהיו לו אנשים וחברי כנסת שלא יצביעו לו. לכן הוא מפחד. והדבר הראשון שהוא עושה, מביא בקריאה שנייה ושלישית את חוק פיצול מפלגות. ואמרתי, כעיקרון הוא חוק טוב. אני לא מאמין שמי שנבחר עם מפלגה צריך לפרוש ממנה, ואם הוא רוצה לפרוש, שילך הביתה וישאיר את המנדט למפלגה שלו. אבל בעת הזאת, בזמן הזה, בטיימינג הזה, עושים את זה רק בגלל דבר אחד, כי הוא יודע שחברי כנסת מסיעתו יפרשו. והדבר השני, וגם עודד, חברי השר עודד פורר הזכיר את זה, אתה היית יושב-ראש ועדת החינוך, ואני ישבתי אצלך גם בדיונים ואני יודע איך ניהלת את הנושאים. אתה מאמין בזה שבמשרד החינוך צריך לחלק את הסמכויות לשלושה אנשים, לשלושה שרים, שני שרים וסגן שר, שנמצא במשרד אחר בכלל? איך יכול להיות דבר כזה שסגן שר שיושב במשרד ראש הממשלה יהיה אחראי על אגפים במשרד החינוך? איך שר נוסף במשרד החינוך, שצריך להוביל מדיניות במשרד החינוך, יש לשר תפקיד חשוב. בכל משרד שהוא נמצא שיוביל את המדיניות של משרד החינוך? מי השר שיוביל את המדיניות, השר הנוסף במשרד החינוך, סגן השר שיושב במשרד ראש הממשלה או שר החינוך עצמו או שרת החינוך שיהיו שם? מי יוביל את המדיניות של המשרד, אתה יודע?

זה העתיד של הילדים שלנו, זה העתיד של המדינה שלנו, ואנחנו מפקירים את זה. בעצם אתם מפקירים את זה כקואליציה מתהווה. משרד הביטחון, מה שאני רואה הוא שגם במשרד הביטחון וגם במשרד לביטחון לאומי, שכך יקראו לו עכשיו, יש סמכויות, מחלקים סמכויות לשרים, אבל אחריות אין. קראתי את כל החוק, לא ראיתי שם סעיף אחד שמדבר על אחריות של אותו שר שייכנס למשרד לביטחון לאומי, רק סמכויות: המפכ"ל כפוף אליו, התקציב כפוף אליו, הוא קובע חקירות, זה מה שאני רואה בחוק הזה. אני לא רואה בכלל את האחריות של אותו שר, לא במשרד הביטחון ולא במשרד לביטחון לאומי, המשרד לביטחון פנים, תקראו לו איך שתקראו לו, אתם הולכים ומפרקים אותו. אבל אני חייב כאן להזכיר דבר אחד: עמדתי כאן בתור שר נוסף, השר במשרד האוצר, ואני הותקפתי הרבה, גם מהחברים שלך, על יוקר המחיה. כמעט בכל פעם שעליתי לכאן, וכל שבוע עליתי יותר מפעם אחת, יוקר המחיה, יוקר המחיה. אני קורא עכשיו את הדוח של OECD, ומה מתברר? אלה הדברים שאמרתי כאן כל הזמן, הדברים שאמר שר האוצר אביגדור ליברמן כל הזמן. אנחנו נכנסנו למשרד האוצר כשאנחנו אחת המדינות היקרות ביותר בעולם, אם לא הכי יקרה בעולם. השנייה הכי יקרה בעולם.

השנייה הכי יקרה בעולם. אנחנו מס' אחת

עליית המחירים, מיתון בעליית המחירים, יועצות.

לא עלו המחירים כמו בשאר המדינות. היינו מס' אחת, הכול במדיניות שהוביל שר האוצר. תאר לעצמך שאתם הייתם מובילים את זה. איזו עליית מחירים הייתה באנרגיה, חשמל ודלק? היינו מקום שני בעולם, אנחנו במקום שלישי בעולם מבחינה זו שהכי פחות עלו המחירים אצלנו. נא לסיים, תודה. תאר לעצמך שאתם תובילו את זה, ואתם הולכים להוביל את זה. אני רוצה לראות לאן המדינה תגיע בזמנים שלכם.

תעלה ותבוא השרה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. בבקשה, גברתי. חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת

נא לשבת. נא לשבת, בבקשה. חבר הכנסת עודד פורר, תודה. חבר הכנסת גפני, תודה. תודה. נא לא להפריע למהלך הדיון. אלה המספרים, אבל, הם פורסמו שחור על גבי לבן.

חבר הכנסת גפני, מה קרה? השרה רוצה לדבר. נא לשבת. אני לא מוכן שידברו בעמידה. נא לשבת. תודה. בבקשה, גברתי.

שחור על גבי לבן. להראות לך, גפני. עודד פורר, אני אקרא אותך לסדר. עודד, לך לא הפרענו. מספיק. אפשר קריאת ביניים אחת.

מדברים עליי.

חבר הכנסת גפני, אנא תן לי להתחיל בדבריי. בבקשה. הינה, עוד פעם איפוס. פעם רביעית שאני מאפס. עודד,

אני קורא אתכם לסדר יחד, פעם ראשונה.

צאו החוצה להתווכח, גפני. לאחר חודש וחצי של סחיטה באיומים, השבוע צפוי לעלות בידו של נתניהו להקים את תקופת ממלכתו השישית. אני רוצה להזכיר לציבור מה יעלה בידו: יעלה בידו לפרק את משרד החינוך לגורמים, לתת לאיש אחד קיצוני להוביל, באמצעות המטרייה המפוקפקת של משרד ראש הממשלה, את חינוך ילדינו לשנאה, הדרה, גזענות ושוביניזם. וכאילו זה לא מספיק, יפוצל המשרד לפיצולי-פיצולים ובו כל זרם ילמד על פי ערכיו ואמונותיו. מעתה לא יהיה בישראל חינוך ממלכתי הקובע מהו הסף ההכרחי הנדרש, ולא תהיה לכל ילד הזכות להיחשף לתכנים המאפשרים לו להתמודד עם האתגרים שהחיים יזמנו לו, לא בהשכלה אקדמית, לא בשוק העבודה, בוודאי לא תהיה לו היכולת להכיר ולקבל את השונה כאשר כל אחד מלמד, כמו בתוך ארובה, אך ורק מה שמתאים לאג'נדה הפוליטית שלו. יעלה בידו לתת לאדם שהורשע בתמיכה, גפני, תן לי לסיים. הרב גפני, חבר הכנסת, מה קרה היום? יעלה בידו לתת לאדם שהורשע בתמיכה בארגון טרור ובהסתה לגזענות, שעד לא מזמן התעמת עם שוטרים וחיילים בעצמו, להיות מפכ"ל-על ולאיים על המפכ"ל בפיטוריו, שר שייתן הנחיות פוליטיות לשוטרים ויחליט איזו הפגנה מתיישבת עם דעותיו, ואותה צריך יהיה לאשר, ואיזו מחאה עומדת בסתירה לדעותיו, ועליה כמובן אפשר לוותר. אני לא יודעת מה יותר נורא, העובדה שבממלכת נתניהו החמישית לא מונה מפכ"ל בישראל במשך שנתיים וחצי או העובדה שעם חזרתו לשלטון הוא משלים את חיסול המשטרה, דורס את מה שעוד נותר ממנה במקום לחזק את האמון הציבור בה. עוד יעלה בידו לתת לשר שישב בכלא פיצוי על התנהגות טובה ולהפקיד בידיו שני משרדי ממשלה, כאילו שהבריאות של כולנו היא משהו שצריך להיעשות כלאחר יד, כאילו שכחנו כולנו את הקורונה, שהייתה כאן עד לא מזמן. וכל זה במקביל למשרד הפנים, שאמון על איכות חייו של כל אזרח במדינה. לעוות את החוק ולהפוך את עונש המאסר על תנאי להצטיינות המאפשרת יצירת נורמה פסולה, שבה מאסר על תנאי השווה בערכו לזיכוי מוחלט. נתניהו מאפשר, באמצעות הסכמים סחטניים, לעשות צחוק ממערכת המשפט. בכל מקום שנראה כי מערכת החוק לא מתיישבת עם הטירוף שאחז בממשלה שתוקם כאן, שליחי נתניהו מאיימים על היועצת המשפטית לממשלה ובפיטורים של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, רק כדי להביא במקומם נאמנים אשר ילבינו כל החלטה וייתנו לגיטימציה לעוות את החוק, בעוד נתניהו דואג להכחיש זאת באנגלית רהוטה.

יעלה בידו גם לפרק את משרד הביטחון לשלושה שרים שלא מתואמים ביניהם: שר ביטחון א' יזהה את האיומים וייערך לסיכול בכל מי שמעוניין לפגוע בישראל, ככה היה פה מאז הקמתנו.

שר ביטחון ב', או בכינויו "שר ההתיישבות", יצית את השטח באמצעות סדרי עדיפויות המנוגדים לאלה של שר ביטחון א', וימנה מטעמו לובשי מדים שיפעלו ברוח שונה מהמפקדים בשטח על פי הנחיות סותרות. שר ביטחון ג',

גם זה יש, המכונה "השר הלאומי", שמקבל צ'ופר, פלוגות מג"ב תחת פיקודו הישיר, מבלי לראות את התמונה השלמה ומבלי להבין את ההשלכות בין הגזרות על התלקחות אזורית. אם כך מתנהל משא ומתן קואליציוני של גוש עלק-מאוחד, גוש שבו אף אחד לא מאמין לאחר, אני מאוד סקרנית לראות כיצד יראה דיון קבינט שבו אתה, נתניהו, תצטרך להחליט החלטות הרות גורל, בקבינט לאומני מלא מלא עם אפס ניסיון ביטחוני. מי יהיו האנשים לצידך בעת קבלת ההחלטות הכרוכות בסיכון חיי אדם, אלה שלא ביצעו שירות צבאי בעצמם? כיצד תדע כל אם עברייה כי מפקדי המפקדים של ילדיה ראויים לכך שהחלטות מתקבלות בענייניות ושאפשר לסמוך עליהם? הפרטת הביטחון לשלושה שרים מתאפשרת רק כי נתניהו, שמבין היטב, אין לי ספק שהוא מבין היטב, את המשמעויות, לא מסוגל לשמור על האינטרס הביטחוני מפני הסחטנות האגרסיבית של המאיימים עליו. אתה יודע מה, מר נתניהו, אולי לא ממש כדאי לך שיעלה בידך. תחשוב היטב אם זאת המורשת שאתה רוצה להשאיר אחרי שכבר כתבת ספר על עלילותיך בדברי הימים של מדינת ישראל, ואם ראוי לו, לפרק הסיום המביש הזה, להיות חלק מהמורשת שלך ושל הליכוד הליברלי. האם כדאי לך? האם הצונאמי הזה, דריסת מערכת המשפט ואמון הציבור, יהיה שווה את מחיר שקיעתה של ישראל,

שרת הכלכלה

בעוד לכל אזרח בישראל זה יעלה הרבה יותר?

יעלה ויבוא חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אורנה, בינתיים שמעתי שמסי אמר: עלה ברגלי. מה זה אומר? כי את מדברת על "עלה בידי". בעזרת השם ראש הממשלה יצביע, אז הם ישבו שם והם יקבלו את ההסכמה על פי הדברים האלה.

בבקשה, אדוני. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היה פעם סרט, קראו לו "סודות ושקרים". במקרה הזה כאן

כל הסודות, במירכאות, כתובים בהסכמים קואליציוניים ועוטפים אותם בשקרים. אז אנחנו נמצאים בעיצומו של פסטיבל מספרי סיפורים, שכל-כולו גנבת דעת ושקרים. נתחיל בפרק ראשון בסיפור המסופר. אתה שומע אנשים שאומרים: אין שום בעיה עם מינוי שר במשרד, ככה זה היה תמיד. מישהו עוד יכול לחשוב שזה גם נכון, עד שקוראים את הפרטים בהסכם קואליציוני ואתה רואה שזה לא אותו דבר. אתה רואה שבצבא ההגנה לישראל

באזור יהודה ושומרון הוא אלוף פיקוד מרכז, אבל יש עוד מישהו שנכנס פנימה חוץ משר הביטחון, קוראים לו השר במשרד האוצר, שזה שר האוצר, שיש לו חלק ונחלה שם. מה שלא כתוב באותו הסכם קואליציוני זה משהו אחר, שעשו הסכם קואליציוני עם חבר הכנסת איתמר בן גביר שיוכפפו אליו פלוגות מג"ב. שאלה לשקרנים: האם יש אפשרות לקחת את פלוגות מג"ב ולהכפיף אותן לאיש פוליטי?

זה לא כתוב בחוק הזה, גם לא כתוב בחוק שאנחנו דנים בו עכשיו, ובאמצע הוועדה עליתי לכאן לנאום במליאה.

אם מכפיפים אותן לשר, זה לא יכול להיות, כי מי שאחראי עליהן זה הריבון, זה אלוף הפיקוד. ואם לא מכפיפים אותן, כלומר מביאים את פלוגות מג"ב פנימה לתוך מדינת ישראל, לצורך העניין, מאיפה יגיעו החיילים? האם גם כתוב בהסכם הקואליציוני שהולכים לגייס עוד 60 וכמה פלוגות מילואים לאותם מילואימניקים, שגם ככה כורעים תחת הנטל? האם גם זה כתוב?

נעבור לפרק שני. אין בעיה עם תיקון של החוק שמאפשר את האפשרות של שר לכהן בתפקיד למרות שהוא הורשע בעבירה של מאסר על תנאי. כאילו אנחנו בסך הכול מתקנים איזה משהו קטן.

אנחנו אוכפים ומחוקקים חוק במצב שיש מצב קיים, יש חוק שמאפשר, צריך פשוט לפנות ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית. התיק שעליו מדובר, אותו משהו קטן,

הוא תיק של מאסר על תנאי למשך שלוש שנים וקנס, שאם ברמה הציבורית היו קוראים את מה שהיה בבית המשפט ומשווים למה שנאמר בוועדות השונות, רק זה קבלת דבר במרמה. קבלת דבר במרמה של פסק דין בבית משפט השלום.

אבל בעולם של שקרים, כל שקר הופך לאמת אם חוזרים עליו מספיק זמן. נעבור לשקר השלישי. אין מדיניות שר ביטחון פנים, ולכן חובה, אי-אפשר להיכנס לתפקיד ללא שיש מדיניות שר. יש שקרים שהם על הדרך, יש שקרים שהם כתובים. אני ככה, ברפרוף מהיר, כי לא היה לי הרבה זמן, אז יש פה מדיניות השר אוחנה, מדיניות השר גלעד ארדן, קוראים שם, יש שם מדיניות לעילא ולעילא. דרך אגב, אני אפתיע את כולם, היא גם מיושמת. היא מיושמת. אבל למה באמת צריך מדיניות שר? לא צריך מדיניות שר.

בשביל המילה "כפיפות".

איזה דרג מקצועי כפוף? אני ידעתי שהממשלה מנהלת, לא מכפיפה. מתי הכפוף הגיע? הוא הגיע מחוק-יסוד: הצבא. חוק-יסוד: הצבא הוא מול אויבים,

הדבר הראשון שמשטרה צריכה להיות, הכפיפות המרכזית שלה היא לחוק ולדין, לממלכתיות, לחוסר צבע פוליטי. השקר השלישי הוא שאין מדיניות שר. הינה מדיניות שר,

לא אגיד מ-48' אבל לפחות 15 שנה אחורה, וכולן מולאו. אנחנו מתעסקים פה בחוקים שפשוט בסיסם שקר, אדניהם שקר, הטיעונים שלהם מופרכים, ועל זה חבריי מהקואליציה העתידית הולכים להצביע. ודקה אחת לפני שאתם עושים את זה, אולי תיקחו משהו ממה שאמרתי ותבדקו היטב, אם אתם מצביעים בעד שקר, אם אתם עושים את זה בלב שלם או עושים שקר בנפשכם.

תודה רבה. יעלה חבר הכנסת עידן רול. בבקשה, אדוני. עד חמש דקות לרשותך, אדוני.

נכבדה, בחודשים האחרונים אנחנו מתמודדים עם מכונת פייק ורעל מסוג אחר, לא הסוג הפוליטי, אלא הסוג שמנסה להשיג מטרה אחרת, להפחיד ציבורים שלמים בארץ כאילו זהותה של מדינת ישראל כמדינת היהודים מוטלת בספק או עומדת בסכנה. במשך חודשים מספרים לנו, הקואליציה העתידית, איך הממשלה שלנו ביטלה כל זכר או סממן לחינוך על יהדות ומסורת בבתי הספר ובגנים. פייק מטורף שאין לו שום קשר למציאות. אני יכול לשתף אותך ששני ילדיי מתחנכים בגני ילדים בצפון תל אביב, ציבוריים, לומדים שם על החגים בצורה הכי מעמיקה ויפה ומחברת במשך שבועות ארוכים. רק על חנוכה הם תרגלו, לדעתי, שלושה שבועות את החג, ושמחים שרים עליו כל יום. עושים קבלת שבת בכל הגנים, וגם בצפון תל אביב, למרות כל המלעיזים ואלה שמחפשים לפלג אותנו, עוד לא ראיתי הורה אחד שהתנגד.

כולם כל כך שמחים, כי זה חלק מהדת שלנו וזה גם חלק מהזהות שלנו כמדינה. השיא של זה הגיע בשבוע האחרון, כשהרשתות גועשות סביב עץ אשוח שהציבו אותו באוניברסיטה העברית. מדינת היהודים הגדולה והחזקה נרעשת ומפחדת מעץ אשוח. התפיסה הזו היא מאוד גלותית בעיניי.

בזכות דורות שלמים פה שבנו את הארץ, למקום כל כך חזק של מדינה יהודית ודמוקרטית חזקה שאין עוררין על זהותה ועל חשיבותה ועל ריבונותה, ועדיין יש פה כל מיני פופוליסטים דתיים בשם עצמם, שהמרחק ביניהם לבין דת הוא גדול מאוד בעיניי, המרחק ביניהם לבין ערכי היהדות הוא עצום, שטורחים להפחיד מכל אחד ששונה מאיתנו. אין ספק שמדינת ישראל היא מדינת היהודים. אני מאלה שתומכים גם בחקיקה מסודרת שתבצר את זהותה של מדינת ישראל כמדינת היהודים גם ברמה הדמוגרפית. אבל מתי הפכנו לאנשים שמקדמים חשש או פחד או שנאה מהאחר? מתי הפכנו מיהודים גאים שבטוחים בערכים שלהם וביהדות שלהם ליהודים שמפחדים לכבד דת של מישהו אחר, לכבד את חג המולד של בני ובנות הדתות האחרות שחיים כאן בארץ? זה לא הופך אותנו לחזקים יותר. בעיניי זה הופך אותנו לחלשים יותר. אם אנחנו בטוחים באמונה שלנו ובדת שלנו, אף עץ אשוח לא צריך להפחיד אותנו, להכניס אותנו למגננה.

לכו, תראו את חג המולד. הוא יפה, הוא צבעוני. זה טוב להעמיק וללמוד ולכבד גם דתות אחרות. ואני חייב להגיד על עצמי, אני רואה בעצמי הכי רחוק מכל אותם אלה שמפחידים אותנו מפני מי ששונה מאיתנו. אני מגדיר את עצמי כיהודי מאמין, אדם חילוני אבל שומר מסורת. אני מגדל את הילדים שלי לאור היהדות, לאור ערכיה, גם מסורת וגם קידוש, אבל לא פחות חשוב בעיניי, הערכים. כי מבחינתי יהדות זו לא רק דת, זו דעת. יש המון חוכמה. זו חוכמה שמתחילה בהלכות ובחגים אבל מסתיימת גם ברפואה ובתרבות ובמוסר. ובאף שלב בחיי, לא במערכת החינוך וגם לא בלימודי המשפטים, שלמדתי משפט עברי ותלמוד במשך חודשים ארוכים, לא נתקלתי בגישה שאומרת שאנחנו צריכים להרתיע ולהתריע ולהפחיד מפני מי ששונה מאיתנו בגלל שמישהו מעז לחגוג חג דתי אחר במדינת ישראל. הגיע הזמן שהקולות שיהיו יותר בולטים כאן יהיו הקולות שמדברים גם על יהדות מקרבת בתוך זרמי היהדות וגם על יהדות שבטוחה במקום שלה ובזהותה של מדינת ישראל, ויודעת שלכבד את האחר לא מחליש אותנו אלא רק מחזק אותנו.

תודה רבה לחבר הכנסת עידן רול. יעלה ויבוא חבר הכנסת השר בנימין גנץ, איננו נוכח. יעלה ויבוא השר גדעון סער, חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק שאנחנו דנים בו עכשיו ובעיתוי שאנחנו דנים בו, באמת מעלה שאלה מאוד מעניינת. זה שהשותפים של ביבי לא מאמינים לו ודורשים מזומן לפני הקמת הממשלה,

זה כבר ברור וידוע, זאת כבר מוסכמה. אז לכן יש חוק דרעי על הנושא שדנו בו באריכות בסוף השבוע שעבר, תיקון סעיף 6 לחוק-יסוד: הממשלה, ויש חוק סמוטריץ' שזה הנושא של שר במשרד, ויש חוק בן גביר שזה תיקון פקודת המשטרה, והכול חייב להיות לפני הקמת הממשלה, זה מן הידועות למה זה בא לעולם. אבל עכשיו תראו מה קורה לגבי העניין שאנחנו דנים בו עכשיו, כי זה הכי מוזר.

ראש הממשלה המיועד לא מאמין לחברי סיעתו?

נגיד, חלוקת התפקידים בליכוד לתפקידי שרים וראשי ועדות וכדומה כפי שיש כשמוקמת ממשלה תביא בכנפיה מספר חברים, ארבעה חברים לצורך העניין, כי על זה מדובר פה, שיעזבו את סיעת הליכוד, אז הוא חייב להביא חסימה בכוח של הסעיף, אדוני היושב-ראש, כדי שלא יפרשו. איזו סיבה הם נתנו לו עד היום לחשש כזה? הרי אתה לא שומע מהם ציוץ. אולי יש חריג, יש חבר אחד, אני לא אזכיר את שמו כדי לא להזיק לו, אבל כל השאר הם שפני סלע. אתה לא שומע פעייה. אתה לא שומע פעייה, אדוני היושב-ראש, על דברים מדהימים שקורים. אני אתן רק דוגמה אחת, השותפים לממשלת ביבי, עכשיו השישית נדמה לי, יצרו כלל חדש: מה ששלי שלי ומה ששלך גם כן שלי.

משרד החינוך, מוסכם שהוא יישאר בידי הליכוד? עם כוכבית, עם כוכבית. התוכניות החיצוניות, למעוז, חברת המתנ"סים, לש"ס, שר נוסף, גם כן לש"ס, שליטה על החינוך הממלכתי-דתי, לסמוטריץ', תרבות יהודית, לאורית סטרוק.

איפה החינוך? בידי הליכוד. הביטחון. מוסכם שבידי הליכוד? היושב-ראש, אין שעון. יש שעון.

יתוקן, יתוקן, אבל השעון עובד, סמוך עליי. גם אם אין שם שעון, סמוך עליי. עכשיו לקחת לו דקה, לא חבל? הביטחון, אדוני היושב-ראש, זה אמור להיות של הליכוד?

למה כוכבית? מינוס המינהל האזרחי, מינוס מתאם פעולות בשטחים. מה ששלי, שלי, מה ששלך, גם כן שלי. התחבורה, אז נגיד בתחבורה אני חושב שזה יהיה סגן שר. אבל אני מנסה לדמיין את מה שדיברנו עכשיו על תיק החינוך: נגיד שהיו מציעים, סתם דוגמה דמיונית, אדוני היושב-ראש. נגיד שהיו מציעים הצעה דומה על תיק הפנים ליושב-ראש ש"ס אריה דרעי. מינהל השלטון מקומי, תוציא, תכנון ובנייה, תביא,

וחוץ מזה נשים לך גם שר במשרד מטעם סיעה אחרת. כמה זמן היה לוקח לו להגיד לא ולגלגל מכל המדרגות את מי שמציע דבר כזה?

יש פה דבר שלא היה כמותו, ולפי דעתי גם בליכוד מבינים אותו, גם חברי הליכוד מבינים אותו, גם שרי הליכוד המיועדים מבינים אותו, כולם מבינים אותו. אולי בגלל זה, אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הליכוד כל כך מפחד שהוא ממהר ומתקן את אותו סעיף בחוק כדי לייצר סכר בפני הזעם כשתתגלה התמונה הזאת, הרי בסופו של דבר היא תתגלה. אני מוסיף לך את הדקה שלקחו לך. מה שלשותפים, של השותפים, מה שלליכוד, גם כן של השותפים, תודה. תודה רבה. הייתה פה השרה יפעת שאשא ביטון?

אחרון הדוברים. אחריו יעלה יו"ר הוועדה. חמש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום שישי האחרון עולם התרבות עשה פרדה מהצוות שלי וממני בצורה מאוד מאוד יפה, מיוזמתם, אחרי תקופה. שם גם אני ביקשתי להיפרד מהם ולהגיד להם תודה. אני יכול להבין אותם. תודה. באמת הייתה חוויה מיוחדת, ואני אגיד פה לכבודם את הדברים שאמרתי שם,

עשו עבודה כל כך יפה. אמרתי להם קודם כול תודה במובן הפשוט והבסיסי ביותר. תודה על זה שהם בוחרים מדי יום ולילה להעשיר את העולם שלנו, למלא אותו ברוח, להרחיב את ליבנו,

להתמודד עם הכאבים, לשקף את היופי ולהוסיף אור באמצעות העיסוק שלהם בתרבות ובאומנות. הם עושים עבודה חשובה ובעלת ערך, והחברה זקוקה להם. אני מניח שגם אתה תסכים עם זה, אדוני היושב-ראש. חברה בלי תרבות היא חברה מצומקת ודלה, ולצערי הם לא תמיד זוכים להערכה. היו גם שנים שאפילו קצת נכנסו בהם, אבל אני מקווה שהשנים האלה לא יחזרו. לא חייבים להסכים עם כל יצירה, כן ראוי לכבד. לא חייבים לאהוב כל אומנות, כן נכון להקשיב. בשנתיים וחצי שהייתי שם ביקרתי במאות מוסדות תרבות ולמדתי גם להכיר וגם להעריך ואפילו לאהוב אותם. מדובר בעולם עשיר ומגוון, רווי תשוקה ליצור ופורה באופן יוצא דופן. כשר התרבות והספורט ביקשתי קודם כול לייצר עבורם סביבה שקטה כדי שיעשו את מה שהם טובים בו ואוהבים לעשות. תרבות טובה צומחת בתוך שקט וחופש יצירה. אומנם הצטערתי לפעמים על קולות קצה מסוימים, אך ביקשתי שלא להדהד אותם באמצעות מריבה איתם, ייתכן שזה היה יכול לשרת פוליטיקה, אבל בתוך כך היה עולם התרבות נפגע.

אני מאמין שיצירה טובה צומחת במקום שפחות מתכתש ועולב. תמיד עדיפים שותפות, אמון הדדי, וגם כשיש מחלוקת נכון לנהל אותה באופן הוגן ותרבותי. לא את הכול אהבתי, לא הכול היה לטעמי, לעיתים רחוקות היו גם דברים שסלדתי מהם. אבל השתדלתי שלא לתת לטעמי או עמדותיי למנוע מהם להתקיים.

אני משוכנע שאנו יותר חזקים ויציבים מהתחושה שמייצרות לפעמים דרמות תקשורתיות, וכחברה אנו מסוגלים לעמוד גם תחת ביקורת קשה. כולנו יכולים להירגע. אומנם יש לי זהות ברורה, בין השאר היא כוללת את היותי יהודי, ציוני ופטריוט ישראלי, אבל דווקא משום שאני כה שלם וגאה בזהותי אין לי קושי להקשיב ולהכיל ביקורת. מי שיש לו ביטחון עצמי ואמונה בכך שהמדינה חזקה באמת,

כסלוגן פוליטי ריק, יש לו גם יכולת להכיל עמדות מנוגדות וזהויות מגוונות. כמובן שגם להן יש גבול, ומובן שאינני מדבר על מחוזות העלילה, השנאה, ההסתה, שם יש למתוח קו. זה קרה בשנתיים וחצי שלי מספר קטן יותר מאשר אצבעות כף יד אחת. היו פעמים שבחרתי להביע את דעתי, אבל גם בחרתי לא להשתמש בכוחי כדי לצמצם את החופש של אחרים להביע את דעותיהם. אלה שתי פעולות שמבטאות את חופש הביטוי במובנו העמוק. יש לי תפקיד כשר התרבות והספורט בין השאר להגן על חופש היצירה, וכשר בממשלה יש לי זכות ואף חובה להשתתף בשוק הרעיונות והעמדות. בתור שר אני מגן על חופש הביטוי, אך בתור נבחר ציבור אני גם מייצג קול מסוים, ואני מתעקש לבטא אותו. בחרו בי לא רק כדי שאאפשר לכולם להביע את דעתם, אלא גם כדי שאשמיע את הקול של מי שבחר בי ומאמין בדרכי.

שהמקום שממנו אנחנו מגיעים לאותם ויכוחים שמסעירים את החברה הישראלית, וממילא גם את התרבות, שהיא בבואה של החברה, חשוב לא פחות מהעמדה שכל אחד מאיתנו מביע. אם באים מאהבה למקום הזה, לארץ הזאת ולאנשים שיש בה, אז גם אם מדובר בביקורת או בדברים קשים, נמצא מי שיטה לה אוזן. חשוב לבקר,

לא להחליק סדקים ולא להסתיר פצעים, אבל נכון שזה יהיה ממקום של "נאמנים פצעי אוהב". אם באים מלעג או מהתנערות, אז אולי יהיה הרבה רעש, אבל לא יהיה קשב ליצירה. אפשר להחזיק באהבות רבות, הלב האנושי מספיק רחב להחזיק באהבה לתרבות הישראלית, באהבה לחופש היצירה ובאהבה לארץ הזו. באירוע הזה היה גם שליו ביטון, לוחם צה"ל שנפצע במבצע שומר החומות. שליו איבד רגל, שתי ידיו נפגעו קשות, הוא התמלא כוויות ובנס הוא בכלל חי, ואני לא שוכח שהוא נלחם והקריב למעננו. אני משתדל שלא לשכוח שדבר מכל אלה לא מובן מאליו, לא המדינה ולא התרבות החופשית. האהבה בונה גשרים, שנאה בונה חומות, תרבות יכולה לבנות גשרים ויכולה לבנות חומות. יש מספיק אנשים שבונים חומות, אז אני מציע שכולנו נבנה גשרים. אני אגיד רק עוד תודה גדולה לצוות שלי, כי כל הטוב שהצלחתי לעשות הוא פרי עבודה מעולה של הצוות שלי. בעולם העשייה אין שחקני סולו, רק צוות, ואני התברכתי להיות חלק מהצוות הטוב ביותר שיכולתי לבקש. הם היו גם מעולים מקצועית, אך קודם כול הם היו מעולים אנושית. קבענו עיקרון, עונים על כל פנייה, משתדלים לסייע לכל אחד ובכל דבר, מתאמצים לפתור כל בעיה, ובעיקר קבענו שמאירים פנים לכל אדם בפשטות ובישירות. הצוות שלי ידע שעל טעויות מקצועיות אני מבליג יחסית בקלות, על כשלים באנושיות קצת פחות.

לא הצטרכתי כמעט להעיר על כך, הם באמת חבורה מופלאה,

רשימה ארוכה מאוד של ישראלים, מוסדות וגופים בתחומי התרבות והספורט ובכלל במרחבי הישראליות חייבים להם המון. הצוות שלי היה עבורם ולמענם בכל זמן ובכל מקום.

תודה רבה לשר חילי טרופר. תעלה ותבוא השרה אורית פרקש הכהן.

דקות לרשותך, בבקשה. אנחנו נמצאים כאן בהליך חקיקה שנוגע לפיצול חברים מסיעת הליכוד לכל מיני סידורים והכשרות למהלכים פוליטיים שקשורים להקמת הממשלה הבאה, אבל אני רוצה לנצל את זכות הדיבור שלי ולא לדבר על החקיקה הזאת. אני מגיעה מוועדת הפנים ועוקבת כבר כמה ימים בדאגה רבה אחרי החוק שנקרא "חוק בן גביר" הכפפת המשטרה למדיניות השר. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, ולחבריי חברי הכנסת, שהעובדה שאנחנו בתקופת הפייק ניוז, וראש הממשלה המיועד ומפלגתו אלופים בעיצוב דעת הקהל, חורה לי שבחוק כל כך חשוב אנחנו עסוקים בפייק חוק. במקום בלהתאמץ ולעשות חוק כזה בזהירות, בנחישות, ברגישות, עסוקים בספינים תקשורתיים ובלבלבל את כולם. השר המיועד יושב בכל מקום תקשורתי ובכל במה תקשורתית ומסביר לכולם בנימוס ובעדינות כל כך רבה, אני בסך הכול רוצה סמכויות בשביל לטפל בבעיות המשילות בנגב, בשביל לטפל בבעיות של רכוש, בתחושת חוסר הביטחון של הציבור, בהגברת אמון הציבור בממשלה. אלו מטרות שכולנו עומדים סביבן, חיזוק המשילות היא מטרה שמכבדת את כולנו, ואנחנו מחויבים אליה. לו היו מביאים חוק שאומר: נוסיף תקנים למשטרה, נטפל במנגנוני הביקורת בתוך המשטרה כך שימנעו שחיתות, שיבדקו ביצועים, שיחזקו את האכיפה בעבירות האלו, היינו אומרים: ניחא. הבעיה היא שדברים לחוד, פייק לחוד וחקיקה לחוד. אני הרגע הגעתי מהוועדה שבה נציג היועץ המשפטי לממשלה אומר לי: רק הבוקר קיבלנו ניסוחים, ואנחנו לא מספיקים להעיר. כשאנחנו מסתכלים על הסעיפים בחוק, שר המשטרה המיועד לא דואג לממלכתיות המשטרה, לא דואג להגברת אמון הציבור בממשלה, אלא להפך, כל התיקונים וכל הניסוחים רק יפגעו במטרה שממשלת הפייק מקדמת, הסעיפים שקשורים למדיניות של שר המשטרה נותרו בעינם, עמומים ביותר ורחבים ביותר. שר המשטרה יוכל לקבוע מדיניות של העמדה לדין, יוכל לקבוע מדיניות של חקירות, והכול תחת מילה מאוד קטנה וקסומה שנקראת "לרבות", הוא יוכל לקבוע מדיניות בלי להגיד בדיוק במה, לרבות בנושאים האלה והאלה, אבל זה בהחלט כולל נושאים של חקירות ונושאים של העמדה לדין. לשר תינתן סמכות חדשה ועלומה לקבוע מדיניות, ותקשיבו טוב, עקרונות כלליים, אבל אלה, בשונה מכללי בסיס של כל שר, לא יהיו פומביים, הם לא יהיו בכתב. יקרא השר,

יקרוץ לו בעין אחת, יקרוץ לו בעין השנייה, תסדר להוא, תעשה להוא, והדברים לא יהיו כתובים. אני כשרת חדשנות תיקנתי את החוק. יש את חוק המחקר והפיתוח. אני מפרסמת מדיניות, טורחת, כותבת מסמך ראוי, מעלה אותו באינטרנט, שר האנרגיה,

מפרסם מסמך מדיניות, מתכבד, מכין נייר, עובר את גורמי המקצוע, מפרסם אותו באתר האינטרנט, אבל שר המשטרה, המדיניות שלו על נושא כל כך חשוב תיקבע במחשכים. אור השמש מחטא, ובנושא כל כך חשוב לא יעלה על הדעת שהדבר הזה ייעשה במחשכים. סעיף הזמנים, סעיף שבו יבוא השר ויגיד למשטרה בכמה זמן יעשו חקירה: חבר שלי מהמפלגה תחקרו עד אין-סוף, שלוש, ארבע, חמש שנים, ואם צריך גם עשור, אבל להוא שמתנגד לי פוליטית, פה אני קוצב לכם לסיים את החקירה בעשרה ימים. זה סעיף הזיה, שעומד בהתנגשות חזיתית עם סעיפים אחרים שקובעים את הנושאים האלה כפררוגטיבה של גורמים מקצועיים ומשפטיים כאחד, והוא עדיין שם. ומה עם הסעיף שאנחנו כל הזמן אומרים בו: בואו נכתוב את הברור מאליו, בואו נכתוב שהמשטרה תפעל בממלכתיות, ללא שיקולים פוליטיים, הרי אדוני שר המשטרה המיועד, אתה מצהיר בכל במה שלא לזה אתה מתכוון, אתה באמת ובתמים רוצה לטפל בבעיית המשילות של אזרחי ישראל,

לזה יש התנגדות נחרצת. אני חושבת שההתנגדות הזאת מראה על המהות. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש, ולהגיד לך שהחקיקה הזאת מאוד מאוד מטרידה. לעשות אותה לפני הקמת ממשלה בבליץ כזה, נוסח כזה, נוסח אחר, מעולם לא שמעתי ייעוץ משפטי כל כך טרוד. אני רוצה לומר לך יותר מזה: אני חושבת שבחוק הזה יש פגיעה חוקתית בזכויות של אזרחים במדינת ישראל לפי חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. החוק הזה קובע שלא פוגעים באזרחים אלא בצורה מדודה, לתכלית ראויה. לצערי, אנחנו בדרך להכניס לספר החוקים תיקונים שלא עולים בקנה אחד עם המבחנים האלה. תודה רבה. תודה רבה לשרה אורית פרקש הכהן. יעלה ויבוא השר זאב אלקין, השר המקשר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. בבקשה, אדוני. אני כאמור מסיים את הדיון הזה בקריאה השנייה והשלישית של התיקון שהוצע כאן במסגרת שימוש בסעיף 31 לתקנון הכנסת. אתה המאזין היחיד שלי, אז אני לא יכול להפריע לך. אין סיכוי, הציבור בבית מרותק. יש לנו אורחים חשובים. הציבור בוודאי. לפרוטוקול. הפרוטוקול לא פחות חשוב. אגב, תכף אני אדבר דווקא על הפרוטוקול. לפרוטוקולים האלה יש הרבה שימוש אחר כך. כמה עשרות שנים אחר כך מתברר שיש להם משמעות. אני כאמור התכוננתי לכך שאצטרך לדבר עוד מאתמול, אז הכנתי נאום ליומיים, אבל היות וחבריי האריכו פה בדיון של ההסתייגויות ובקשות לרשות דיבור, אני דווקא אצטרך להיות יחסית מתומצת. אבל בכל זאת אני ארצה לשתף אתכם בכמה תובנות לגבי החקיקה שנמצאת כאן. אני לשם שינוי,

מתכוון לדבר אך ורק על החוק הזה שעליו אנחנו דנים, לא על שאר החוקים שכרגע נמצאים על סדר-יומה של הכנסת ולא על הממשלה המסתמנת. אני מניח שיהיו לנו עוד לא מעט דוגמאות לכך. אני אפילו לא אחזור על מה שכבר אמרתי כאן מעל הבמה הזו. הבטחתי בהזדמנות לתת סקירה היסטורית ממצה של התקדימים להעברת חקיקה בתקופה הזו בין השבעת הכנסת להשבעת הממשלה.

אין תקדימים להיקפים כאלה ולנתק כזה מעצם הקמת ממשלה, כפי שראינו כאן בהליך החקיקה. זה משהו חסר תקדים בכנסת, וכבר דיברתי על הסכנה שבכך. לא אחזור כרגע, אולי תהיה הזדמנות אחרת לשתף אתכם בסקירה ההיסטורית המלאה. אבל אני קודם אגיד כמה מילים על הצעת החוק שבנדון, של ביטול אפשרות של התפצלות של ארבעה חברי כנסת. קודם כול מילה אחת על הפרוצדורה שבה חוקק החוק: אני חושב שהרעיון המקורי לשגר את החוק לוועדת הכספים בהחלט שובר כמה שיאים בכנסת. בחקיקה, דווקא בהצעת החוק שהוצעה בטרומית, לא הוצע שום דבר בנושא של מימון מפלגות, ולכן אפילו קשר עקיף לוועדת הכספים לא נמצא כאן. כנראה ועדת הכספים בטלה עד כדי כך שיש לה זמן לעסוק גם בחוקים שהם לא לה. אני כל הזמן תהיתי מה הסיבה לכך ומצאתי את הסיבה, אדוני היושב-ראש. אני חשבתי שיושב-ראש הוועדה ידבר כאן לפניי, אז התכוונתי להפנות את תשומת ליבו לעובדה המעניינת הזאת, אבל אני כנראה אתאפק עם זה אולי לקראת סוף דבריי. אני מניח שהוא יופיע באולם מתישהו, ואז אני אדע לשתף אותו בדברים מעניינים,

בשם אומרם. אבל אני כבר עכשיו אשתף אותך ואת חבר הכנסת קיש, זה בטח יעניין אותך לדעת, שנמצאה הצדקה לכך ששלחתם את זה לוועדת הכספים. אני עבדתי קשה כל השבוע בניסיון להבין למה שלחתם את זה לוועדת הכספים, למה לא לוועדה המיוחדת. אז, הינה, תקשיב לי, זה ישעשע אותך. התברר שיש סיבה לכך שעשיתם את זה. כשהלכתי ובדקתי את תולדות חקיקת הכנסת בנושא של ההתפלגות, למעשה זה בעיקר הביא אותי לחקיקה המפורסמת שעברה בבית הזה בשנים 1990 ו-1991. היא זאת שקבעה את הכללים הבסיסיים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפרלמנט הישראלי לתנאי שלפיו רק שליש חברי כנסת יכולים להתפלג כסיעה וכל דבר אחר יהיה כרוך בסנקציות, וזה אפילו כולל הצבעה עקבית בהצבעות כמו אי-אמון כנגד עמדת הסיעה וכל המושג של הפרישה והסנקציות. החוק הזה חוקק, תכף אני אדבר על הנסיבות ועל איך זה עבד, אבל הוא חוקק בשנת 1990 ובשנת 1991. אני בדקתי דיונים על החקיקה הזאת ועל מיהם חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, ששרדו בבית הזה מאז, מהשנים ההן, 1991-1990, שבה בפעם הראשונה נקבעו כללי ההתפלגות והשתתפו בדיונים על החקיקה המקורית, וגיליתי שניים. חבר הכנסת קיש, אני יודע מי השני.

רק שני חברי כנסת בבית הזה הם עדות היסטורית חיה לאותה חקיקה ולמה הוביל אליה, ומאיפה הופיע הכלל המוזר הזה של שליש סיעה.

הוא חבר הכנסת גפני, שאפילו התבטא, וכפי שאמרת, אני רציתי לרענן את זיכרונו ולהגיד מה הוא אמר אז בדיונים, אבל אני אמתין ואגיד דברים בשם אומרם כבר כשהוא יופיע במליאה. מצאתי את הנאומים שלו באותם הדיונים, אני מניח שהם יפתיעו אותו טיפה לאור עמדתו כעת. השני היה, כמובן, חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני חושב שגם הוא יופתע מהעמדה שהוא,

מאז חלו שינויים בהתנהלות הציבורית, אף אחד לא יופתע. בהחלט, אבל זה מעניין. זאת אומרת שהיו לכם רק שני מועמדים, באמת הטובים ביותר, חבר הכנסת קיש, שמכירים את כל ההיסטוריה של החקיקה, אני שמח שאתם לא מערערים על כך שזה הופנה לוועדת כספים.

כבר דיברתי על זה כשלא היית, אני תכף אחזור על זה. אבל בהחלט בהתחשב בזה שבנימין נתניהו כרגע עסוק בלטפל בדרישות שחבר הכנסת גפני הפנה אליו, הוא לא פנוי לשבת כיושב-ראש הוועדה שתדון בחוק הזה, ואז באופן טבעי אני מניח שחבר הכנסת גפני נשאר כמועמד יחיד, כי הוא משגר את הדרישות שלו לבנימין נתניהו במכתבים ארוכים עם מאות סעיפים, אחר כך הוא פנוי, ובנימין נתניהו הוא שצריך לטפל בכל הסעיפים האלה ולתת לו תשובות חיוביות ולהיכנע לו פעם אחר פעם. אבל בהחלט, עם כל הכבוד, חבר הכנסת קיש, בהחלט יש הצדקה לכך שחבר הכנסת גפני מטפל בחוק הזה, עמדת היועצים. אני שמח לשמוע. למרות שעמדתו,

התהפכה ב-180 מעלות מאז ועד היום. אבל עם כל הכבוד לכך, חבר הכנסת קיש, אני חושב שראוי ונכון היה באמת לא לשבור פה עוד תקדים בכנסת ולשגר את החוק לוועדת הכספים, שבינה לבין החקיקה בנושא הזה לא כלום,

לא, אני מציע לך הצעה לשיפור לפעם הבאה. היה אפשר להקים ועדה מיוחדת בראשותו של חבר הכנסת גפני, כפי שהקמתם שתי ועדות מיוחדות בראשותו של חבר הכנסת קרעי וחבר הכנסת אופיר כץ, והיא יכלה לדון בחוק הזה בלי להעסיק בכך את ועדת הכספים ולקבע את התקדים המסוכן. ברשותכם, חבר הכנסת קיש ואדוני היושב-ראש, יש לי עוד הערה אחת פרוצדורלית לגבי הדיון. מדובר פה בתיקון שהוא מאוד מאוד משמעותי לסדרי הבית הזה. בזמנו לקח לכנסת ישראל כמעט שנה לחוקק את החוק המקורי. התהליך התחיל בשנת 1990, תכף אני אשתף אתכם בכמה תובנות על איך זה עבד ואיך,

עכשיו אני חוזר ואתה עדיין מדבר? נא לשבת. קריאות ביניים בישיבה, לא עומדים. במקום שלך. זה כנראה מעיד שיצאת מהכנסת ממש לפני כמה ימים ולא היית פה בדיונים חשובים. חבר הכנסת ואטורי, אני במקומך לא הייתי מסגיר עצמי כך, כי אני דווקא מזמן כבר לא דיברתי. אני אשב ואענה לך. אבל לגבי העניין הפרוצדורלי, חבר הכנסת קיש, הוועדה בראשות חבר הכנסת גפני, את מה שבחוק המקורי דנו בו כמעט שנה, בישיבות ועדה של שעות, ועדה אחרי ועדה, ועדה אחרי ועדה, ואת מה שאפילו בתיקון שאנחנו הובלנו, חבר הכנסת קיש, זה יעניין אותך לדעת, אני עשיתי בדיקה, בדקתי כמה זמן בקדנציה הקודמת הקדשנו לחקיקה שאתם עכשיו באים לבטל, הדיונים האלה התקיימו במשך שלוש ישיבות של ועדת חוקה,

כפי שהיה כאן. אחת מהן לקחה טיפה יותר משעה וחצי,

כמעט ארבע שעות, והישיבה שלישית התחילה ב-16:00 ונמשכה עד השעה 12:00 למוחרת. זה הזמן שהוקדש להצעת החוק הזאת, המסוכנת, שאתם כל כך יוצאים נגדה, שהיא כל כך חשובה שצריך לבטל אותה אפילו לפני הקמת הממשלה. הרצון לביטול לקח הרבה פחות זמן,

בישיבה אחת חבר הכנסת גפני סיים, במהלך יום חמישי, את כל תהליך ההכנה לקריאה שנייה ושלישית. אז בהחלט היה פה חיפזון, ובנושאים האלה החיפזון הוא מן השטן, כפי שגם תכף נראה וכפי שטענו לא מעט חברי כנסת בהיסטוריה של חקיקת התיקון הזה. ככלל, לפני שאני אפתח בסוגיה של איך נקבעו כללי ההתפלגות בהיסטוריה של הפרלמנט הישראלי, אני רוצה לפתוח בהשוואה, למה אין חנוכייה, אדוני היושב-ראש? מחשש להדתה. בבקשה. אני רוצה לפתוח בהשוואה בין-לאומית. אני חיפשתי מחקרים, עד כמה קיים במחקרים השונים ועד כמה קיימות בפרלמנטים שונים בעולם מגבלות על התהליך הזה של עזיבת סיעה אחת והקמת סיעה נפרדת או אפילו חבירה לסיעה אחרת. המחקר המלא שסקר את כל הפרלמנטים בעולם שהוא הכי עדכני שמצאתי, היה לפני כעשור, אני לא חושב שזה יותר מדי השתנה בפרלמנטים, והתוצאה היא מאוד מאוד מעניינת: בדמוקרטיות הוותיקות ומדינת ישראל נחשבת דמוקרטיה ותיקה היום בשיח המחקרי, מתוך 36 מדינות, בכמה אתה חושב, אדוני, יש מגבלה מהסוג הזה שקיימת בפרלמנט הישראלי, הגבלה של שליש ודרישות קשות וסנקציות על הפורשים? נמצא איתנו פה חבר הכנסת שיקלי, מי כמוהו מכיר את הסוגיה על בשרו, מה שנקרא. אז תדעו שבפרלמנטים בדמוקרטיות הוותיקות החוקים המגבילים בסגנון שיש לנו קיימים רק בפורטוגל, בהודו ובטרינידד וטובגו. בזה מסתיימת הרשימה, וישראל נועלת את הרשימה. אלה הן המדינות היחידות בדמוקרטיות הוותיקות שבהן קיימת חקיקה מגבילה מהסוג שקיימת בחקיקה הישראלית, וזה כשלעצמו כבר אומר דרשני ומעלה סימן שאלה אם נכון לפרלמנט שלנו, בהתחשב בזה שאנחנו כבר דמוקרטיה ותיקה, לכבול יכולת אידיאולוגית של חברי כנסת, כפי שלמשל נהג בזמנו חבר הכנסת שיקלי, לכבול את היכולת הזאת לפרוש בצורה מסודרת ולהקים סיעה נפרדת או להצטרף לסיעה אחרת. אני לא בטוח שתוצאות הבדיקה הזאת, אם נשארנו רק עם הודו, פורטוגל, טרינידד וטובגו, אם הן דוגמה שאנחנו צריכים לקחת כבסיס לבנייה של החקיקה שלנו. בהחלט יש כאן מה לשאול ומה לחשוב, אם נכון להגיע לחקיקה מגבילה.

המחקר הזה בחן גם את הדמוקרטיות החדשות, אדוני היושב-ראש: שם מתוך 54 מדינות בעולם רק ב-13 קיימת החקיקה המגבילה הזאת, וגם כאן הרשימה מעלה שאלות ותהיות כבדות, אם זה דווקא המקום ואם אלו מדינות שמדינת ישראל רוצה ללמוד מהן. אבל שליש סיעה היה מאז ומתמיד. עד שלא שונה, לא. אתה טועה, אדוני היושב-ראש, לא מאז ומתמיד. זו התוצאה של הבדיקה. גם אני כמוך, לא מאז ומתמיד, מרגע שחלו פה תופעות, מאז הסיפור של, משנת 1990,

יש את ההגבלה הזאת על שליש סיעה.

ומי החזיר את זה לשני ח"כים או לארבעה ח"כים? תכף אני אספר את כל השינויים שהיו מאז. אני רק אומר שעצם קיום המגבלה הוא אירוע נדיר מאוד בפרלמנטים המערביים, ולא כפי שחשבנו, דבר ברור מאליו, תורה מסיני, וככה זה צריך להיות. אז אני רק אשתף אתכם ברשימה של הדמוקרטיות החדשות: בליז, בולגריה, גאנה, גויאנה, הונגריה, לסוטו, מקסיקו, נמיביה, רומניה, סמואה, סנגל, סורינאם ואוקראינה. אלה הן המדינות עם החקיקה המגבילה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על הפרלמנטים המערביים ומורידים את כל השאר, אנחנו נשארים עם פורטוגל, עם הונגריה, רומניה ובולגריה. אלה הן המדינות היחידות כמעט בעולם המערבי שבהן קיימת חקיקה מן הסוג הזה עם כל מיני וריאציות וכל מיני סנקציות. זו בהחלט תוצאה מעניינת ודי מפתיעה. מתברר שעצם המגבלה הזו, חבר הכנסת מרגי, שאני כמוך, היות שאני מכיר אותה, מהרגע שנבחרתי לבית הזה התייחסתי אליה כתורה מסיני,

אני זוכר את האירוע. אנחנו זוכרים את האירוע, למה זה. אני תכף אדבר על האירוע. היא לא כזאת ברורה מאליה. מתברר שרוב מוחלט של הדמוקרטיות המערביות, כולל כאלה שפועלות לבחירות רשימתיות, כי ברור שבחלק גדול מהדמוקרטיות המערביות הבחירות הן אישיות באזורים או בדרך אחרת, ואז כמובן יש יותר מקום לתת עצמאות ואוטונומיה לחבר פרלמנט בודד וליכולת שלו להתפלג ולעזוב את מפלגתו. אנחנו מכירים מקרים כאלה מארצות הברית,

הסיפור המפורסם של סנטור ג'ו ליברמן, שבזמנו פרש ממפלגתו והפך לסנטור עצמאי. ממש בימים האלה יש חברת סנאט דמוקרטית, גם במפלגה הדמוקרטית, והיא כמעט איבדה את הרוב שלה בסנאט כי התבצעה שם פרישה כזאת והכרזה על עצמאות של אחת מהרוב הדחוק שהיה לדמוקרטים. אבל שם זה די ברור, כי הבחירות הן אישיות. אבל גם בבחירות הרשימתיות, בהרבה מאוד מדינות שבהן זה מתקיים רשימתית, עדיין אין את המגבלה שמחייבת את הסנקציות מהסוג הזה, ואני חושב שזאת עובדה מאוד מעניינת שכדאי לשים אליה לב. יכול להיות שקצת התבגרנו, והגיע הזמן לשאול את עצמנו אם נכון להפעיל את הסנקציה בצורה כל כך דורסנית כפי שהיא עובדת אצלנו.

בבית הזה ישנם חברי כנסת מסוימים שבהחלט יכולים להעיד על בשרם, לאור מה שחווינו,

אם נוריד סנקציה או נבטל בכלל, ייתכן מצב של ח"כ פורש אחד שיעבור לצד אחר, הוא יכול להיות ראש ממשלה עם המנדט שלו. קודם כול, שוב, אני חוזר ואומר שזה נכון גם להרבה מדינות אחרות. עובדה שזה לא קורה. אצלנו קרה. "על מִכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים" פה היה בעבור מיצובישי. דווקא שם פעלו לפי הכלל של השליש,

אדוני היושב-ראש. דווקא במקרה הזה, ואז הכניסו את הסנקציה. לא, לא, לא. שלושת חברי הכנסת הפורשים מצומת פעלו כבר אחרי החוק החדש בהתאם לכללים החדשים שאתם רוצים להחזיר, הם פשוט היוו שליש מסיעתם, ולכן במקרה שלהם לא הייתה שום מניעה לא למינוי שלהם ולא להתפלגות שלהם. זה אגב מוכיח שהכלל הזה של שליש לא פותר את הבעיות, אבל מצד שני הוא מייצר בעיות אחרות במפלגות גדולות במקרים של ויכוחים אידאולוגיים, כי למשל, אדוני היושב-ראש, אם הכלל הזה היה קיים בימי הסכם קמפ דייוויד, לא הייתה קמה מפלגת התחיה. תחזור

למה רק, אני מבין, חברת הכנסת גוטליב, סוף-סוף דיון אינטלקטואלי, מחקרי. כן, חשוב מאוד. על חשבון משלם המיסים אנחנו עושים את זה. אנחנו אמורים לשבת פה להיטיב עם עם ישראל, אנחנו מבזבזים את הכסף שהציבור משלם לנו, ולא עושים פה כלום.

חברת הכנסת. הוא יסביר. השר יסביר לך, עם כל הכבוד לפיליבסטר, לא יכול להיות שנשב פה שעות על חשבון עם ישראל ולא נעשה כלום,

יהיו ימים שאת תדרשי את הפיליבסטר הזה. אני אומרת לך, ותתפוס אותי במילה, משהו כאן לא בסדר, עם כל הכבוד לתכסיס הזה.

האולם הזה הוא לא גדול,

אז אני אומרת, אדוני, 120 אנשים מקבלים משכורת מהציבור ולא עושים כלום. חברת הכנסת גוטליב, אני מבין שההיסטוריה של הכנסת מתחילה מרגע היבחרותך לכנסת. אני מבין. לא, אני פשוט לא הייתי כמוך, אדון אלקין. אני לא הייתי, אבל בכל זאת, כנסת ישראל, בינתיים אל תפריעי לו. אני לא מפריעה יותר, תמשיך לדבר.

ואנחנו עסוקים כאן בחקיקה שקובעת את אחד הכללים הבסיסיים ביותר בבית הזה, וזאת הסוגיה מתי חבר כנסת שהגיע לאיזשהו clash עם מפלגתו, הוא יכול להיות אידיאולוגי, יכול להיות אישי, יכולות להיות סיבות שונות ומשונות,

כי זה לא הבית הפרטי שלו ולא הכיסא הפרטי שלו, ולכן אין שיקול אישי כשאתה חבר כנסת. ואנחנו מכירים לא מעט דוגמאות מהסוג הזה. מתי חבר כנסת כזה יכול לקום, לעזוב את מפלגתו ולהקים סיעה עצמאית או להתמודד במסגרת סיעה אחרת? אבל הוא לא יכול,

אני מכיר שני חברי סיעה בסיעתך שזה מה שהם עשו, רק בכנסת הקודמת. אני מסבירה לך שוב, אם את רוצה להתייעץ איתם על מה עושים במקרה הזה ועד כמה הוא מורכב,

זה על סמך מצע. זו הטעות שלך, אדוני מר אלקין.

אם היית מקשיבה לי ולא רק צועקת, אז היית שומעת שאמרתי קודם כול שהסיבה הראשית, מר אלקין, הדבר היחיד שקובע הוא מצע

ובחקיקה שאתם הולכים להחזיר היום,

בקריאה שנייה ושלישית, אם החקיקה הזאת הייתה בתוקף, מפלגת התחיה לא הייתה קמה ולא הייתה מתפלגת מהליכוד בגלל ההתנגדות להסכמי קמפ דייוויד, שנחתמו בניגוד מוחלט להתחייבויות בבחירות, למצע של מפלגת הליכוד דאז. ולכן נמצאו שני אנשים שטענו שהם נאמנים יותר למצע, לאידיאולוגיה ולמה שהם הבטיחו לבוחר מאשר למסגרת הפוליטית שבתוכה נבחרו ופרשו אז מסיעת הליכוד, משה שמיר וגאולה כהן. מר אלקין, זה מה שקרה לך?

אני תכף אתן לך את כל ההיסטוריה, חברת הכנסת גלית דיסטל, למה להקדים, זה לא ג'ובים. למה להקדים את המאוחר? עד כמה שאני אספיק, כי בסופו של דבר,

הזמן שעומד לרשותי הוא יחסית מוגבל,

כדי שנצליח בכל זאת להכריע היום גם בהצבעה.

אמשיך לדברים שאליהם התכוונתי. הסוגיה הזאת, מתי אפשר לפרוש, היא סוגיה משמעותית מאוד.

אף אחד מכם לא יודע מתי הוא אישית יכול למצוא את עצמו בצומת הזה של ויכוח מסוג כזה. יכולת להתפטר. חבר כנסת שלא מתאים לו יכול להתפטר. אני רוצה להזכיר לכם שידענו אפילו מצבים, טלי. טלי גוטליב. אני רוצה להזכיר לכם שידענו אפילו מצבים של ראשי מפלגות לשעבר שהגיעו לאי-הסכמות עם המפלגות שלהם ועזבו. ראינו את זה, השאלה היא על איזה רקע. על רקע אידיאולוגי. ראינו את זה עם יצחק שמיר, שעזב את תנועת הליכוד כשחלק על ההנהגה של בנימין נתניהו, ראינו את זה עם שמעון פרס, שעזב את מפלגת העבודה.

ראינו את זה עם בן-גוריון, שעזב את מפא"י ההיסטורית, מפלגה שהוביל וניהל, אבל שמיר לא חבר לשמאל. עוד פעם, הציונים של שמאל ימין, נערוך את הדיון הזה בפעם אחרת. למה? אין זמן טוב מזה. כי זו לא שעת שאלות, זה כרגע זמן דיבור שלי ואני מנסה, אולי שלא כהרגלם של חלק מהחברים בבית הזה, לדבר לגופו של הנושא שלשמו התכנסנו, וזה סוגיית החקיקה. עכשיו, אני רק מסיים את החלק הזה וחוזר ואומר, אדוני היושב-ראש, אותך זה יעניין לשמוע, שהתברר שמגבלות על פרישה או התפלגות הן אירוע יחסית נדיר בפרלמנטריזם המערבי.

אני הכרתי את זה רק עכשיו, כשהתכוננתי לנאום הזה. בדקתי מחקרים בנושא הזה. אסכם לך, כי לא היית פה בתחילת הדיון: מתברר שחקיקה מקבילה מהסוג הזה במדינות מערביות קיימת, בדמוקרטיות ותיקות כמונו רק בפורטוגל, ובדמוקרטיות חדשות יחסית קיימת רק בהונגריה, רומניה ובולגריה, ממדינות המערב. צריך לבדוק, כמובן, ציינתי את זה, בחלקן הבחירות הן אישיות ולכן יש יותר הצדקה.

אנחנו מכירים אחד את השני אז אני מכיר מראש את השאלה שתשאל. ציינתי ואמרתי שזה נכון לא רק לאותן מדינות שבהן הבחירה היא אישית אלא גם למדינות שבהן הבחירה היא רשימתית, ולכן מדובר על מגבלה חריגה יחסית לפרלמנטריזם מערבי. אולי הגיע הזמן להגיד שהתבגרנו, והגיע הזמן לשקול אותה מחדש. אני מוכרח לומר, אדוני השר, שאם תהיה הצעה כזאת, אני לא בטוח שיהיה קשה לגייס לה הסכמה יותר רחבה,

אנחנו הצענו הרי, אם רוצים לקבוע שכל אחד יכול לעבור לאן שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, זה נראה לי קצת מוזר, אבל יכול להיות, זה לא קצת מוזר,

שמשיקולים פוליטיים כאלה ואחרים אפשר יהיה למצוא הסכמה בבית הזה. זה המצב ברוב הפרלמנטים המערביים, ככה זה עובד. זה היה המצב בפרלמנט הישראלי עד שנת 1990, או יותר נכון עד שנת 1991, עם השלמת החקיקה המקורית בנושא הזה. זאת הייתה גם הסיבה לכמה פילוגים אידיאולוגיים שאותם ציינתי בדיוק כשנכנסת, כמו התחיה או פרישתו של דוד בן-גוריון ממפא"י ואירועים מהסוג הזה, פרישה של יצחק שמיר בזמנו, פרישה של בני בגין בגלל התנגדות להסכמי חברון וואי, ועוד כהנה וכהנה. חלקם נעשו לפני החקיקה הזאת וחלקם אחריה, כי היו ימים שפרישה שכזאת כן התאפשרה ב-90 הימים שלפני הבחירות והיה אפשר לקחת גם מימון מפלגות. גם זה בוטל במשך הזמן. אבל רק רציתי שנראה שבכל זאת, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אנחנו מאוד חריגים בנוף הפרלמנטריזם המערבי בנושא הזה. מה הנסיבות ומה קרה לחוק הזה עד לתיקון שאתם הולכים לבטל? החקיקה המקורית נקבעה בשנים 1991-1990. אגב, אדוני היושב-ראש, זו חקיקה שארכה כמעט שנה ולא אירוע של כמה ימים כפי שזה היה כאן, כי באמת מדובר באחת מאבני היסוד של הבית הזה, יכולת של חבר כנסת בודד או קבוצה של חברי כנסת לעמוד על שלהם. זה נעשה לאחר המציאות של התרגיל המסריח, שכידוע לווה באירועים מאוד מאוד מורכבים מהסוג הזה, וניסיונות, משני הצדדים, צריך להגיד את האמת, לרכוש תמיכה של ח"כים במשבר השלטוני שמדינת ישראל מצאה את עצמה בו. זה התחיל עם נפילה של ממשלת שמיר, ממשלת האחדות, שאורגנה מתוך הממשלה עצמה על ידי שמעון פרס, לווה במקביל לנפילה הזאת בפרישה של חמישה חברי כנסת מהליכוד, שהקימו סיעה עצמאית בראשותו של חבר הכנסת מודעי שהצטרפו אליו עוד ארבעה חברי כנסת. באיזשהו שלב פרס בנה עליהם כבסיס אפשרי בגלל הפרישה שהם פרשו מהליכוד בגלל עזיבה של ערכים ליברליים לטעמם. הוא קיווה לקבל את תמיכתם, ובסוף באיזשהו שלב היה לו סיכוי לקבל תמיכה של חבר אחד מהם, ואחרים סירבו לתמוך בממשלה בראשות פרס. זה היה אברהם שריר, וגם הוא חזר בו לבסוף מהתמיכה הזאת. זו האירוע המפורסם שבו יצחק שמיר אמר "אברשה, שוב הביתה". בסופו של דבר הוא חזר לתנועת הליכוד, כפי שגם עשו חלק מהחברים האחרים שהתפצלו שם לאותה הסיעה. זה נמשך באירועים אחרים, גם כן של שכנוע של חברי כנסת בודדים ממפלגות שונות, ונגמר בהקמה של ממשלת שמיר, בין השאר בתמיכתו של חבר הכנסת אפרים גור מהמערך, שבסופו של דבר היה אחד מהקולות שאפשרו את הקמת הממשלה הצרה של שמיר בתמורה למינוי לתפקיד סגן שר, וגם זה עורר ביקורת ציבורית קשה מאוד. ואז, באותה אווירה של סלידה ציבורית מכלנתריזם ומהמכירה של חברי כנסת את התמיכה שלהם בהסכמים כאלה או אחרים, חלקם אפילו הסכמים סודיים, שכללו תמיכה כספית במפלגות, כתוצאה מזה החליטה הכנסת לחוקק חוק שיסדיר את העניין הזה.

הפעם הראשונה שבה ועדת החוקה חוק ומשפט יזמה חוק מטעמה הייתה בחוק שעסק בנושא הזה. אוריאל לין עצמו עמד בראש הוועדה.

הוא בעצמו מקרה מעניין כי בזמנו הוא עזב בזמנו את מפלגת הליכוד למערך בגלל ביקורת אידיאולוגית שהייתה לו. אז מדובר בחבר כנסת שידע מה זה מעבר אידיאולוגי, מקצה לקצה דווקא, בין שתי מפלגות גדולות. הייתה אחדות דעים בוועדת החוקה דאז שיש צורך להוביל את החקיקה הזאת.

מעניין שזה נעשה בתוך אותו הבית שבו כל המעשים הפסולים שאותם ציינתי נעשו, אותם חברי כנסת שעמדו מאחורי התרגיל המסריח מצד אחד או הקמת ממשלה של שמיר בקניית תמיכה של אפרים גור מצד שני, הם אלה שביקרו את עצמם,

ייאמר לזכותם, אני בדקתי את הפרוטוקולים, עם אינטגריטי אישי, כולל ביקורת על ההתנהלות שלהם עצמם, שבזמן אמת שתקו אל מול התופעות האלו ונתנו לזה יד. הם אלו שהגיעו למסקנה על הצורך לחולל את התיקון הזה. היה דיון ער ומרתק במשך כמעט שנה, בהתחלה בוועדת החוקה ואחר כך בדיונים משותפים של ועדת החוקה וועדת הכנסת, את כל זה לא ראינו כאן, בתיקון שעובר בימים האלה. כבר ציינתי שאפילו על התיקון שבאים לבטל דנו לקראת קריאה שנייה ושלישית שלוש ישיבות ארוכות בוועדת החוקה, שהיא האכסניה הטבעית לכך, ולא בוועדת הכספים בדיון אחד חפוז במשך יום אחד וגמרנו. פעם הייתה מסורת אחרת בכנסת, כולל אפילו לפני שנה בתיקון המדובר. בסופו של דבר נבחנו שם הצעות שונות לסנקציות ולמצבים שבהם צריך לנקוט את הסנקציות האלה. למשל, חלק מהמציעים הציעו הפרשה מיידית מהכנסת של חבר כנסת שפורש מסיעתו או אפילו מצביע בניגוד לעמדתה בהצבעות אי-אמון. היו חברי כנסת שחשבו שמדובר בסנקציה חריפה מדי, כי כמעט על כל דבר אפשר להכריז הצבעת אי-אמון, ובצורה כזאת חבר הכנסת הופך לרובוט ולאוטומט שמצביע בכל נושא כעמדת מפלגתו, הם הציעו הסדר שממנו פחות או יותר נבנה ההסדר שמלווה אותנו עד ימינו. כאמור, הייתה שם הקלה מסוימת, שאפשרה התפלגות חופשית ב-90 הימים שקדמו לבחירות, כי זאת כבר תקופה שבה כבר לא צריך את הקול של אותו חבר כנסת, לא צריך את האצבע שלו, וגם אי-אפשר להבטיח לו שום דבר בכנסת היוצאת. לכן סברו אז המחוקקים שזה זמן לאפשר לחברי כנסת לקום וללכת, כולל שמירת המימון שלהם לתקופת הבחירות. גם ההטבה הזאת, ההקלה הזאת, בוטלה ברבות הימים. זה היה הרקע.

בדיון שהיה אז, אדוני היושב-ראש, היו חברי כנסת בודדים, אומנם,

ששרדו עד לכנסת הזאת. אני כבר ציינתי, כשלא היית פה, שיש שניים כאלה. אחד זה גפני, והשני, אני מניח, נתניהו.

ולכן אמרתי שזו סיבה לתת לו, והשני הוא נתניהו,

לכן,

כמו שאמרתי לחבר הכנסת קיש, הייתה אולי סיבה לתת לחבר הכנסת גפני לנהל את הדיון הזה, אבל הדרך הנכונה הייתה להקים ועדה מיוחדת בראשותו ולא לייצר תקדים של ועדת כספים שדנה בחוקים שמקומם כמובן בוועדת החוקה או בוועדת הכנסת, או אפילו ביצירה משותפת של שתיהן, כפי שהיה בחוק המקורי בשנים 1991-1990. והיות שמצטטים דברים בשם אומרם, עדיף בנוכחות חברי הכנסת עצמם, אז לקראת סוף דבריי אני אמתין ואצטט את הדברים. השינוי המשמעותי הנוסף בחקיקה הזאת נעשה בשנת 2009, וזה כבר מהזיכרון ההיסטורי שלי ושלך. אני עברתי גם על הפרוטוקולים של הדיונים האלה ושל ההצבעות שהתקיימו בכנסת על הרעיון שבא ואומר שבמפלגות הגדולות הדרישה לשליש היא דרישה חמורה מדי, ולפעמים היא לא מאפשרת ביטוי חופשי לחילוקי הדעות שקיימים במפלגות האלה. הסתכלתי על התוצאות של ההצבעה שהייתה אז, מי היו חברי הכנסת שב-2009 תמכו ברעיון ששליש זה חמור מדי לגבי המפלגות הגדולות, ואני אשתף את החברים לגבי כמה סיעות וכמה חברים שעדיין מכהנים בבית הזה. יש לי הרגשה שזה אותם אלה שהצביעו אחר כך בעד חוק מופז, פחות או יותר. זה היה חוק מופז. מה שאני מדבר עליו זה מה שלא בצדק היה קרוי חוק מופז, זה לא נועד בשבילו. אבל אחר כך הצביעו בעד ביטולו. אותם אנשים,

אחרי שהסבירו למה החוק חשוב ולמה המגבלה של שליש היא לא נכונה, הם גם אלה שאחר כך, הצביעו גם הפוך.

ולכן כולנו מבינים שבסוף הכול כנראה נחקק מפוזיציה פוליטית, בין כזאת ובין אחרת.

אם הכול נחקק מפוזיציה פוליטית,

במקרה הזה של החוק הזה זה מה שקורה פה לאורך השנים,

אם הכול נחקק מפוזיציה פוליטית, אז מה הדחיפות לחוקק אותו כרגע? אני כבר דיברתי על כך שחקיקת חוקים בתקופה הזאת,

גם אז התיקון הזה לא חוקק בתקופה שבין השבעת הכנסת להשבעת הממשלה, הוא חוקק לאחר השבעת הממשלה. ולכן אם מדובר, כי לא מאמינים, כי לא מאמינים. כי החוק נגע אז בסיעה שהייתה חלק מהאופוזיציה, לכן זה לא היה משנה לפני השבעת הממשלה. גם היום הוא נוגע.

הוא רלוונטי לשתי הסיעות בבית הזה, גם לסיעת הקואליציה וגם לסיעת האופוזיציה הראשית.

אני מבין, כנראה שבסיעת האופוזיציה הראשית מרגישים את עצמם יותר בטוחים לגבי חברי הכנסת שלהם מאשר בסיעה של ראש הממשלה המיועד, ולכן הדחיפות לחוקק את הביטול הזה יצאה דווקא מבית מדרשו של ראש הממשלה המיועד. אני לא יודע אם זו המסקנה, אבל המסקנה היא בוודאי שהדבר הזה נוגע להרכבת הממשלה הנוכחית, מה שלא היה אז.

את זה בדיוק אני לא מצליח להבין. אם ראש הממשלה המיועד וראש סיעת הליכוד, ראש רשימת הליכוד, מרגיש ביטחון מוחלט בחבריו לסיעה, אני לא מצליח להבין איך זה נוגע להקמת הממשלה. זה אירוע מורכב. אם הוא חשב, פעמיים,

שהמגבלה של שליש והחקיקה הדרקונית על הפרישה היא מוגזמת, ונתן ביטוי לעניין הזה גם כשקידם את חוק מופז,

הביטול של חוק מופז לא יצא ממנו,

כמו שאדוני זוכר היטב, ונדמה לי שהיית יו"ר קואליציה כשזה עבר, כדרישה של השותפים, לא זוכר. אני זוכר בשבילך. כדרישה של השותפים הקואליציוניים, שכפו את זה, יחד עם שורה של שינויים אחרים בחוקי-יסוד, האמת שאני לא זוכר כבר. כמו העלאת אחוז החסימה וכו'. זה היה חלק מאותו האירוע המפורסם שאדוני אז ארגן עסקה של קידום כמה חוקים על ידי כמה שותפים. אבל זה לא היה חלק ממנה. זה היה חלק מאותו חוק שהעלה את אחוז החסימה. גם ביטלו על הדרך את חוק מופז. גם זה אולי נכנס לתוך הדבר הזה על הדרך, אבל בעסקה המקורית זה לא היה. זה נכנס כספיח. כספיח אולי. כספיח לעסקה המקורית. אבל דווקא בפעמיים שבהן ראש הממשלה המיועד נתן את דעתו על הסוגיה הזאת, הוא חשב שצריכים לאפשר חופש תמרון אידיאולוגי לחברי כנסת. הוא הזהיר מזה, כפי שאמרתי, גם בדיון המקורי, בשנים 1991-1990. אני מניח שראש הממשלה המיועד לא יכבד אותנו כאן בדיון הזה, אז אני רק אצטט לכם מה הוא אמר בזמן הדיון בקריאה שנייה ושלישית. הוא העיר את זה דווקא לחבר הכנסת יצחק לוי, שהיה בין המחמירים ודרש גרסאות מאוד מחמירות של החקיקה החדשה, ואז אמר לו בנימין נתניהו כך: אתה איש עקרונות, אתה מאמין בשלמות ארץ ישראל. לפי החוק שאתה מציע, נניח שמפלגתך תפעל, הרישום לא ברור כנראה, המילים לא נשמעו, כי זאת הייתה אמירה מהמקום, ומפלגתך כולה, זולתך, מחליטה להקריב את העניין של שלמות הארץ. לזה מתכוון חבר הכנסת נתניהו דאז. ואז הוא ממשיך: אתה מתייצב, זה בדיוק כאילו הוא חזה את הנולד. בהחלט. אתה מתייצב מול מפלגתך ואתה מצביע נגד, ואתה מעניש את עצמך? אתה חייב לפרוש מסיעתך? אתה חייב לפרוש מהכנסת?

ואז הוא הציע שם מה שהציע. אבל מעניין מאוד שהתגובה הראשונית של בנימין נתניהו אז בקדנציה הראשונה שלו בכנסת הייתה שדווקא החקיקה הדרקונית בנושא של הפרישה היא פגיעה בעצמאות האידיאולוגית של חברי הכנסת. אגב, הוא לא לבדו. לא מעט חברי כנסת מסיעת הליכוד סברו אז כמוהו, חשבו כמוהו, למרות שרובם המוחלט לא העזו לצאת נגד החוק בגרסה היותר-רכה שלו, שבסוף התקבלה. אבל הם השמיעו במהלך הדיונים, גם בקריאה ראשונה וגם בקריאה שנייה ושלישית, אזהרה מאוד מאוד רצינית ממה שעלול לקרות אם בסופו של דבר החוק יתקבל ותוגבל זכות הפרישה האידיאולוגית.

המקרה הקלאסי שתמיד הביאו היה כמובן המקרה של מפלגת התחיה ופרישתה בעקבות הסכמי קמפ דייוויד. והנקודה המעניינת, אדוני היושב-ראש, שגם יושב-ראש הוועדה הנוכחית, מי שהכין את החוק, הביע ספק דומה והסתייגות דומה מהחקיקה אז. כאחד משני החברים, היחידים ששרדו בבית הזה היו דווקא אלה שאז הזהירו והתריעו מהחקיקה המגבילה. וכך אמר חבר הכנסת גפני, אגב, קדם לו דיון מעניין. היו ימים שבהם כשהוא דיבר על מחלוקת בעם וזה שהעם מחולק לשניים חצי-חצי, העיר לו אחד מחברי הכנסת מאגודת ישראל שאין כזה חצי-חצי של העם, כי בחצי השני יושבים חברי כנסת ערבים. ואז התעקש חבר הכנסת גפני ואמר שהוא עדיין מתעקש על הטרמינולוגיה, ומבחינתו 60 חברי כנסת זה העם. היו ימים. אבל אז הוא אמר את הדבר הבא: אני רוצה לשאול שאלה אמיתית, מפלגה שהולכת לבחירות עם מצע אידיאולוגי כלשהו, וכתוצאה מהנסיבות שנוצרו שנה או שנתיים לאחר בחירות, יש מצב נתון, המפלגה קבעה לעצמה ברוב קולות שהיא הולכת לבחירות באידיאולוגיה מסוימת, וקם חבר כנסת, יכול להיות חבר כנסת יחיד, או שקמים שני חברי כנסת מתוך מפלגה גדולה, ואומרים שזה כלנתריזם מוחלט של המפלגה.

מפלגה הולכת לבחירות עם התנגדות למדינה פלסטינית, ואז פתאום ראש המפלגה אומר שהוא תומך במדינה פלסטינית, וידענו אירועים כאלה ואירועים דומים להם. ואז נימק חבר הכנסת גפני בהרחבה, אז הוא עוד לא ידע שהוא הולך להיות יושב-ראש לגבי התיקון שהולך להיות מאושר היום, למה בכל זאת לשיטתו צריך מאוד להיזהר עם החקיקה הזאת, והוא התריע בפני חברי הכנסת לחשוב על זה פעם נוספת ולא להזדרז עם החקיקה שמגבילה בצורה כל כך משמעותית את יושבי הבית. אני צריך לסיים, אדוני היושב-ראש, אז לסיום אני רוצה להעיר רק עוד הערה אחת אחרונה, וכל השאר, אני אמצא הזדמנות אחרת לחלוק עם חברי הבית את תוצאות הבדיקה המעניינת הזאת של ההיסטוריה של ההתגלגלות של המגבלות על הפרישה ותולדות הפרישות בפרלמנט הישראלי. הרי אומרים לנו בקואליציה הנכנסת שהסיבה העיקרית לביטול של החוק הזה היא שזה חוק גרוע. הרי אומרים: אנחנו לא פוחדים להקים ממשלה ולא פוחדים שיש אצלנו ארבעה שיפרשו, זה פשוט חוק גרוע שאנחנו רוצים לבטל. אני רוצה לשתף את חברי הבית הזה ולומר שבין שאר ההסתייגויות להצעת החוק יש הסתייגות אחת מאוד מאוד פשוטה, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, חברי הכנסת: היא מציעה להחיל את החוק מ-1 בינואר 2023. רק שבוע באיחור מהמועד שבו היא תאושר. 1 בינואר 2023. והפלא ופלא, פנינו לנציגי הקואליציה המסתמנת ואמרנו: אם אתם מוכנים להסכים להסתייגות הזאת אנחנו מוכנים לחסוך לכם פיליבסטר. אנחנו נוריד את כל ההסתייגויות, אתם תרוויחו יומיים לחקיקה אחרת. תיקון אחד קטן. אם כל הבעיה היא שזה חוק כל כך רע ואתם רוצים למחוק אותו מספר החוקים, הוא יימחק ב-1 בינואר 2023, ותחסכו זמן של כל הדיון הארוך ותוכלו לחוקק חוקים הזויים אחרים במקום החוק הזה. לכאורה זאת הצעה שאני חושב שהיו צריכים לקפוץ עליה בשתי ידיים. הרי זה לא קשור להקמת הממשלה,

אנחנו בטוחים בכל חברי סיעתנו והחוק הזה לא מקשה עלינו. והפלא ופלא, איזו תשובה קיבלנו? לאו רבתי. אז אני חוזר על הצעתי, אדוני היושב-ראש: עוד לא מאוחר, אנחנו יכולים לצמצם את זמן ההצבעות, אולי נבחר לא להשתמש בהצבעות השמיות שעומדות לרשותנו אם תסכימו לאמץ הסתייגות אחת קלה ופשוטה, שהחוק הזה ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2023. הסיפור של פילוג של ארבעה יימחק מספר החוקים, כמו שאתם הצעתם. הסתייגות אחת פשוטה, ואתם משיגים את המטרה. אם אתם כל כך בטוחים בכל חברי הכנסת של סיעת הליכוד, אפשר לפתור את זה ולחסוך פה עכשיו שעתיים של הצבעות. רק תגידו כן להסתייגות הזאת, והכול יבוא על מקומו בשלום. ואם לא, אז אני חושב שכולנו מבינים מה הסיבה האמיתית לחקיקת החוק הזה: פשוט לא רק חברי הקואליציה העתידית לא סומכים אחד על השני וכל אחד דורש במזומן, אלא גם ראש רשימת הליכוד כנראה לא סומך על חברי סיעתו, ודחוף לו להעביר את החוק לפני חלוקת התפקידים והקמת הממשלה, ולא שהוא ייכנס לתוקף רק בשבוע איחור, מייד לאחר הקמת הממשלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ההצעה שלי בעינה עומדת. אני מודה לשר זאב אלקין, ואני מזמין את ראש הממשלה יאיר לפיד. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לקואליציה הנכנסת יש סיסמה חדשה: תקפצו לנו. אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי זה,

נא לשבת, אי-אפשר לשמוע כך את הדברים. אני חושב שחבר הכנסת קיש פה, חבר הכנסת קיש, מכובדי, נא לשבת.

בבקשה. זה רלוונטי, אגב. כמו שאמרתי, לקואליציה הנכנסת יש סיסמה חדשה: תקפצו לנו. אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי זה.

חברי כנסת, שרים לעתיד, כמובן השופרות בתקשורת, ברשתות, כולם רצים עם זה, תקפצו לנו. חברת הכנסת גוטליב,

אני מבקש,

תאפשרו לראש הממשלה לדבר. כל צעקה מוכיחה את מה שאני אומר. בטוויטר, האשטאג תקפצו לנו, באינסטגרם, תקפצו לנו בסטורי.

זה מה שהממשלה החדשה אומרת לאזרחי ישראל. זו הסיסמה שלהם, זו הגישה שלהם, שנקפוץ להם. מי שואל אותך? מי שואל אותך? מי קרא לנו חיות? אתם משלמים מיסים במדינה הזאת? תקפצו להם. אתם עובדים? תקפצו להם.

מי שואל אותך? אתם שולחים את הילדים שלכם לחינוך הממלכתי? תקפצו להם. לא מוצא חן בעיניכם מה שהם עושים עם הכסף שאתם עובדים קשה בשבילו?

אמרת "מי שואל אתכם" חברת הכנסת גוטליב, די. אתם לא מבינים למה חצי מהשרים האלה לא שולחים את הילדים שלהם לצבא אבל הילד שלכם חייב

עליהם שזה משחרר אותם.

הם לא מנסים לשמור על איזון, אין להם עניין בחיים משותפים, אין להם עניין במינהל תקין, בשמירת החוק, לך יש עניין במינהל תקין?

בשמירת הקופה הציבורית, באיזון בין יהדות לדמוקרטיה, בין ביטחון לזכויות אזרח. כל הערכים הכי מקודשים של המדינה הזו הוחלפו מבחינתם בשתי מילים:

איזו טרגדיה אתה. חבר הכנסת מלביצקי, מספיק. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, מספיק.

כל כך התאהבו בקונספט, שהם אומרים את זה גם למצביעים שלהם. המצביעים שלהם אומרים להם: אנחנו לא מבינים למה אתם נכנעים ככה לחרדים ולציונות הדתית, למה נתניהו חלש כל כך, למה אתם מוותרים על כל מה שחשוב לנו. חבר הכנסת פרוש,

ועל זה הם עונים: הצבעתם לנו, פראיירים, תקפצו לנו. חבר הכנסת פרוש, נא לשבת. חבר הכנסת פרוש, נא לשבת. נא לשבת, תודה. כי הדבר המרכזי, המסר המרכזי של הממשלה הנכנסת הוא שאכפת להם רק מעצמם. לחרדים אכפת רק מהחרדים, לציונות הדתית אכפת רק מהמתנחלים, לליכודניקים אכפת רק מהמשפט של נתניהו, ומי שלא הם, מי שלא כמוהם, מי שלא הצביע להם יכול לקפוץ להם. הם לא יעבדו בשבילו,

לך אכפת רק,

את זה אנחנו אמרנו? חבר הכנסת מלביצקי, מספיק. העיקרון הזה, נכשלת. העיקרון הזה שממשלה אחראית לכל אזרחיה מבוטל מבחינתם. תפסיק להסית,

העיקרון שאומר שהממשלה מחויבת לנהוג בכבוד, לגלות אחריות, להפעיל את המערכות למען האזרחים, לא חל עליהם.

אם מישהו בא אליהם ואומר להם: אבל זה לא עובד ככה, יש חוקים, יש כללים, תשובתם המושכלת והמאוזנת היא: תקפצו לנו. איזה כללים, איזה

עשרות מיליוני שקלים על הבית שלך ועל הבית של בנט, חבר הכנסת מלביצקי, זו פעם אחרונה, מספיק כבר. אתה מספר לנו? דרך אגב, מתי הלכנו לבחירות? אתה מספר לנו מה

פעם אתה למטה, פעם אתה בקואליציה, פעם אתה באופוזיציה, אתה הולך הביתה. פעם אתה אומר לכל אזרחי ישראל שהם יכולים לקפוץ

אני מודה לראש הממשלה יאיר לפיד. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת כדי שאנחנו נוכל לעבור

נגד, 62, ההסתייגות לא התקבלה. אני רוצה בהזדמנות הזו לברך, אדוני יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע חבר הכנסת מיקי לוי, אני חושב שאנחנו יכולים בהחלט לברך את המזכיר ואת כל מי שהיה אמון על השינויים פה, שמאפשרים לראות את ההצבעות בצורה הרבה יותר חדה וברורה. יישר כוח לכולכם על כל העשייה בעניין הזה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 2, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אנחנו עוברים להצבעה, בבקשה. הסתייגות 2 לא נתקבלה. בעד, 51, נגד, 62, אין נמנעים. לפיכך ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 3, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין.

הסתייגות

לא נתקבלה. בעד, 51, נגד, 62, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. למרות שחבר הכנסת טאהא איננו כאן, אנחנו בכל זאת נצביע על ההסתייגות שלו. חבר

טאהא איננו, אז אנחנו נמחק את ההסתייגות. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת נמצא, ולכן נצביע על ההסתייגות שלו,

5. הצבעה. הסתייגות 5 לא נתקבלה. בעד, 50, נגד, 63, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגויותיו של חבר הכנסת מיכאל ביטון. הראשונה היא הסתייגות מס' 6. הצבעה. הסתייגות 6 לא נתקבלה. בעד, 50, נגד, 63, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 7, של חבר הכנסת ביטון. הצבעה.

בעד, 50, נגד, 63, נמנע אחד. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס'

של חבר הכנסת מיכאל ביטון. הצבעה. הסתייגות 8 לא נתקבלה. בעד, 51, נגד, 63, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 9, של חבר הכנסת מיכאל ביטון.

בעד, 49, נגד, 63, נמנעים שניים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים מכאן להסתייגויות של חברת הכנסת שרן השכל. הסתייגות מס' 10, הצבעה. הסתייגות 10

נתקבלה. בעד, 47, נגד, 63, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 11, של חברת הכנסת שרן השכל. בבקשה, הצבעה. הסתייגות

לא נתקבלה. בעד, 51, נגד, 63, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 12, של חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה.

נגד, 64. אין נמנעים. אנחנו נוסיף את קולו של חבר הכנסת עודה, שאני מבין שהמערכת אצלו לא עבדה. לפיכך, בעד, 51, בצירוף קולו של חבר הכנסת עודה. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 13, של חברת הכנסת שרן השכל. הצבעה על ההסתייגות, בבקשה. הסתייגות 13 לא נתקבלה. בעד, 46, נגד, 63, נמנע אחד. לפיכך אני קובע שההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 14, של חברת הכנסת השכל. הצבעה. הסתייגות 14 לא נתקבלה. בעד, 51, נגד,

ההסתייגות לא התקבלה. חבר הכנסת עודה, מבדיקה שנעשתה לגבי המערכת שלך לא הייתה תקלה על הסתייגות 12, אז אנחנו רק מוסיפים את הקול שלך לפרוטוקול. התוצאה הייתה 50 בעד ולא 51, לאור הבדיקה שנעשתה במערכת המחשב. אנחנו עוברים מכאן להסתייגויותיו של חבר הכנסת מתן כהנא. הסתייגות מס' 15, הצבעה על ההסתייגות, בבקשה. הסתייגות 15 לא נתקבלה. בעד, 45, נגד, 62, שני נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה על הסתייגות מס' 16, של חבר הכנסת מתן כהנא.

בעד, 48, נגד, 63, נמנע אחד. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס'

של חבר הכנסת מתן כהנא. הצבעה על ההסתייגות, בבקשה. הסתייגות

בעד, 51, נגד, 63, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. מכאן אנחנו עוברים להצביע על שתי הסתייגויות שהוגשו על ידי קבוצת חברי הכנסת יוראי להב הרצנו, נאור שירי, מיכל שיר סגמן, סימון דוידסון, ולדימיר בליאק, רון כץ ומטי צרפתי הרכבי.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס'

בבקשה. הסתייגות 18 לא נתקבלה. בעד, 52, נגד, 63, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים מכאן להצבעה על הסתייגות מס' 19. הצבעה. הסתייגות 19

בעד, 51, נגד, 63, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נעבור מכאן להסתייגויות שהגישו קבוצת חברי הכנסת יבגני סובה, שרון ניר ויוליה מלינובסקי. לגבי הסתייגות מס' 20 הוגשה בקשה להצבעה שמית על ידי הממשלה, ולפיכך אנחנו נעבור להצבעה שמית. מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת לצורך ההצבעה.

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

ינון אזולאי,

גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד עמיחי אליהו, נגד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל,

יעקב אשר,

אוריאל בוסו,

דבי ביטון,

חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי,

ניר ברקת, נגד טלי גוטליב, נגד יצחק גולדקנופ,

מאי גולן,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן,

אלי דלל, נגד דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלי כהן,

אלמוג כהן,

מאיר כהן,

מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ,

רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח

מרב מיכאלי, בעד חנוך דב מלביצקי,

יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, נגד בצלאל סמוטריץ' נגד משה סעדה, נגד גדעון סער,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד מירי מרים רגב, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

אלעזר שטרן, בעד עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן,

שירי, בעד עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד אדוני המזכיר, נא לקרוא שנית את שמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) ואליד אלהואשלה, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח שרן מרים השכל,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד

אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח איימן עודה, בעד עודד פורר, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

האם נמצאים באולם חברות או חברי כנסת שטרם הצביעו? בבקשה, המזכיר, אני רואה שם את השר פורר. (קורא בשם חבר הכנסת) עודד פורר, בעד האם יש מישהו נוסף שמבקש להצביע וטרם הצביע? אם כך, תמה ההצבעה. נא לסכם את התוצאות. חברות וחברי הכנסת, אנחנו תכף נחזור להצבעות האלקטרוניות, אז אנא, בינתיים לשבת. תודה. אם כן להלן תוצאות ההצבעה: בעד 51,

63, אין נמנעים. לפיכך הסתייגות 20 לא

לפיכך אני קובע שהסתייגות מס' 23 לא נתקבלה. צריכים להצביע על הסעיף. אם כן, חברות וחברי הכנסת, כל ההסתייגויות שהוגשו לסעיף 1 נדחו. לפיכך אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על סעיף 1, כנוסח הוועדה.

סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 63, נגד, 51, אין נמנעים. לפיכך אני קובע כי סעיף 1, כנוסח הוועדה,

עכשיו נעבור להסתייגויות לאחר סעיף 1. ההסתייגות הראשונה, התבקשה לגביה הצבעה שמית, הסתייגות של חבר הכנסת גדי איזנקוט. בבקשה, הצבעה שמית. אדוני המזכיר, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד עמיחי אליהו,

זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל,

יעקב אשר, נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון,

חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, בעד ניר ברקת,

טלי גוטליב, נגד יצחק גולדקנופ,

מאי גולן,

יואב גלנט,

גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף,

מכלוף מיקי זוהר,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד

נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלי כהן, נגד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן,

מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ,

ישראל כץ, נגד

בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי, נגד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

מרגי,

שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, נגד בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה,

גדעון סער, בעד מנסור עבאס,

איימן עודה,

יוסף עטאונה,

חמד עמאר, בעד צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי, בעד יואב קיש,

גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו,

מירי מרים רגב, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול,

יואל רזבוזוב, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן, בעד עמיחי שיקלי, נגד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו,

אנא קרא שנית בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) ואליד אלהואשלה, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

מרב מיכאלי,

בנימין נתניהו,

עודד פורר, בעד האם נמצא במליאה או נמצאת במליאה מי מחברות או חברי הכנסת שטרם הצביעו? בבקשה, המזכיר. אני רואה כאן את, (קורא בשם חבר הכנסת) מיקי לוי,

האם מישהו נוסף נמצא?

אם כך, תמה ההצבעה, נא למנות את הקולות, בבקשה. נשארה עוד הצבעה שמית אחת, ועוד הצבעה על החוק בקריאה שלישית. חברות וחברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה:

52, נגד, 63, אין נמנעים. לפיכך, הסתייגות מס' 24 לא התקבלה. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על ההסתייגות האחרונה, הסתייגות מס' 25. גם היא תתקיים כהצבעה שמית, לבקשת הממשלה. זו הסתייגות של חברי הכנסת יוראי להב הרצנו, נאור שירי, מיכל שיר סגמן, סימון דוידסון, ולדימיר בליאק, רון כץ ומטי צרפתי הרכבי. הסתייגות מס' 25, הצבעה שמית. אדוני המזכיר, בבקשה.

חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי,

גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

עמיחי אליהו,

זאב אלקין,

דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר,

אוריאל בוסו,

דבי ביטון, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי,

ניר ברקת, נגד טלי גוטליב,

יצחק גולדקנופ,

מאי גולן,

יואב גלנט,

גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

נגד סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי,

שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד מכלוף מיקי זוהר,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל,

יעקב טסלר,

חילי טרופר, בעד אלי כהן,

מאיר כהן,

מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, בעד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד חנוך דב מלביצקי, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח

סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן,

בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה,

גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה, בעד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד יואב קיש,

שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו,

מירי מרים רגב,

שמחה רוטמן,

עידן רול,

יואל רזבוזוב, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

אלעזר שטרן,

עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן,

נאור שירי, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו,

מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) ואליד אלהואשלה, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח מיקי לוי,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח בנימין נתניהו,

מנסור עבאס, אינו נוכח עודד פורר,

האם נמצא באולם עוד מישהו שטרם הצביע ומעוניין להצביע? אתה מעוניין להצביע, לא הצבעת עוד? בבקשה, חבר הכנסת מנסור עבאס.

אם כן, תמה ההצבעה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. מייד לאחר הקראת התוצאות אנחנו נעבור להצבעה על החוק בקריאה השלישית. אם כן, חברות וחברי הכנסת

לפיכך אני קובע שהסתייגות מס' 25 לא התקבלה. משכך, חברות וחברי הכנסת, תמה הקריאה השנייה. אנחנו עוברים מכאן להצבעה על הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 51), התשפ"ג 2022, בקריאה השלישית. הצבעה אלקטרונית, בבקשה.

הכנסת (תיקון מס' 51), התשפ"ג 2022, נתקבל. אם כן, בעד, 63, נגד, 51, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 51), התשפ"ג 2022, התקבלה בקריאה השלישית, ונכנסה לספר החוקים. אני רוצה לברך את חברי הכנסת יואב קיש וחנוך מלביצקי על העברת החוק הראשון של הכנסת העשרים-וחמש, בשעה טובה ובברכה. אני מזמין את חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש הוועדה הזמנית לענייני כספים, שהכינה את החוק, לברך. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש להודות לצוות הוועדה. זה החוק הראשון בקדנציה הזאת שוועדת הכספים מאשרת בקריאה השנייה והשלישית. אני מודה לחברי הוועדה על שהדיונים של האופוזיציה והקואליציה היו ענייניים, מכובדים. בסופו של דבר, אנחנו מביאים את זה למליאה ומאשרים את זה כאן. אלא שאני חייב לומר, אני ראיתי כאן בדיון את ראש הממשלה, שרים בממשלה וחברי כנסת מהאופוזיציה, שלוקחים איזו כתבה של נרי הורוביץ שהייתה ב"דה מרקר" ואומרים שהילדים החרדים מקבלים יותר תקציב מאשר ילדים בחינוך הממלכתי, כשאין לנו אפילו דרישה כזאת. אנחנו אומרים שמוסדות הפטור יקבלו 55%, כשהיום הם מקבלים 17%

במוכר שאינו רשמי, 75%, כשהיום לא מקבלים 50% שבחינוך העצמאי וברשת, מה ביקשנו? ביקשנו שהסיכום שהיה לגבי הילדים האלה יכובד. ביקשנו שגננת חרדית, שמקבלת חצי שכר, בחרפת רעב, ממה שמקבלת גננת בחינוך הממלכתי, פתאום קמו כולם ומדברים על נרי הורוביץ, שאליי הוא בא לפני כמה שנים וביקש לעשות תחקיר על כמה שהחינוך החרדי מקופח ורצה על זה שכר. עכשיו מי שילם לו בדה-מרקר על השטויות שהוא כותב? ואתם מצטטים אותו. חברי הכנסת. אני מסיים את הברכות בזה שאני אומר לכם: האופוזיציה הם לא כל כך רעים וגם דה-מרקר לא כל כך. אם היינו הולכים איתם לקואליציה, היה שקט מוחלט, ובדה-מרקר היו מסבירים למה צריך לתת תקציב לילדים החרדים. מה לעשות, הלכנו עם נתניהו. תתביישו לכם. תודה רבה. רבותיי, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי כ"ו בכסלו התשפ"ג, 20 בדצמבר 2022, בשעה 10:00. ישיבה זו נעולה.